בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים היום את הדיון של הוועדה לביטחון פנים. היום ה-3 בינואר. א' בשבט, תשפ"ב. הצעה לסדר היום בנושא התפטרויות במשטרת ישראל ובפרט במחוז הדרום, של חברות הכנסת רות וסרמן לנדה ואורית מלכה סטרוק שהיא תצטרף. נזכיר שהיה עוד דיון על זה במליאה, גם של אופיר סופר, שגם הזמנו אותו אישית לדיון. יש פה כמה חברי כנסת שמעורים בנושא הזה של גל ההתפטרויות. בוקר טוב שיקלי. תראו, אנחנו ניתן קודם כל כמובן לרות המציעה. אני אגיד רק כמה מילים לפני. קודם כל, הייתי בשיחה על כך עם המפכ"ל בשבוע שעבר.

גם קיבלתי את הנתונים, שאני מניחה שאת הטבלה אתם תציגו בפנינו כדי להבין את מה שקורה במשטרה. יש לי גם את השחרורים של כל האגפים וגם של כל המחוזות. גם פיטורים וגם התפטרות. ברור לי שמשטרת ישראל היא ספגה פגיעה תדמיתית קשה בשנים האחרונות. הקורונה העצימה את זה, של ההתמודדות של המשטרה מול אזרחים. ברור לי שגם מבצע שומר חומות שהוועדה מתעסקת איתו באופן קבוע ותמשיך להתעסק עם זה. גם זה הביא לפגיעה בתדמית של המשטרה. וכמובן גם גיוס, שבעיקרון המספרים גבוהים. הייתי גם בבית ספר לשוטרים, המספרים גבוהים. אבל השאלה כמה באמת מתוך אלה שמתגייסים באמת מתאימים למשטרה. כמובן גם הגידול של האוכלוסייה בישראל אל מול משטרה קטנה מאוד, שלא מתאימה להתמודדויות של המדינה היום. אני מדברת על זה הרבה, אני מתעסקת בזה הרבה. אני חושבת שהמשטרה היום קטנה. גם אגב, גם המשטרה הכחולה, גם הכוחות המיוחדים של המשטרה - לא מתאימה למציאות הישראלית. האוכלוסייה כאן גדלה, המשטרה נשארה קטנה. ובזה אנחנו מטפלים בעוד כמה דיונים במקביל. אני יכולה להגיד לכם שיש גם דיון, יהיה דיון חוץ וביטחון על הגיוס של המילואים של מג"ב. יש לנו הרבה נושאים. אבל בתוך כל זה נכנס גם הסכם הגג, שגם הוא חלק מהאירוע. שגם עליו אני רוצה שתתייחסו כמובן, כדי להבין את המשמעויות של ההסכם על שוטרים. על העניין הזה שאפשר לפטר אותם יותר, פחות קביעות. בניגוד לעבר, שגם הוא נמצא באירוע הזה וצריך להתייחס אליו. וכמובן המשכורת הנמוכה, תנאים של הארגון. שכל זה מביא בעצם להרבה חבר'ה צעירים לחשוב על אלטרנטיבה תעסוקתית אחרת. וכאן אנחנו רואים הרבה פעמים גם התפטרות ובאמת נטישה. והאירוע הזה הוא אירוע שטוב שהעלו אותו חברי הכנסת. ורות פנתה אליי עוד בדיון במליאה. אמרתי לה שבכל מקרה הוועדה תקיים את האירוע הזה, אבל בוודאי המחויבות שלך כחברת ועדה גם משפיעה כאן ולכן אלה הנקודות שלי. אני אתן לחברת הכנסת רות וסרמן לנדה בבקשה לפתוח את הדיון.

תודה רבה ובוקר טוב לכולם. מעבר להיותי חברה בוועדה לביטחון פנים, אולי מי מכם כבר ראה,

אני עוסקת לא מעט בעניין של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. רק היום יש למעשה כמעט בכל העיתונים דף שלם, סנג'ר פייג' עם תמונות, פרופילים של 126 אזרחים ערבים שנרצחו. אבל לא מדובר רק בערבים. מדובר בפשיעה ובאלימות שבאמת מזה שנים הפכה את, אני מניחה, מאוד, גם את העבודה שלכם במשטרת ישראל וגם באופן כללי את הביטחון האישי של הגורמים שחיים פה למשהו שהוא לא נורמטיבי. ומכיוון שאני עוקבת אחרי הנושא הזה כבר לא מהיום, לי ברור לחלוטין, ברורים לי שני דברים. אני גם גרתי בלוד לא מעט שנים. כדי שהדברים פה, החוק והסדר יהיה חוק וסדר כמו שאנחנו, אנשים נורמטיביים, שמכבדים את החוק, רוצים שהוא יהיה, צריכים להתקיים שני תנאים בסיסיים: התחושה של השייכות לחברה צריכה להיות פחות או יותר זהה. וזה נושא שהוא לא לטיפול למשטרה. זה נושא שהוא טיפול עומק בהרבה מאוד רבדים. תכנית החומש, פריפריה, מרכז, טיפולים רפואיים גם רחוק וגם קרוב, תשתיות והרבה מאוד דברים שהם לא לטיפול של משטרת ישראל. הדבר השני, שהוא ברור לחלוטין, זה העניין של החוסן וגם הגאווה, תחושת הגאווה והיוקרה והתחושה של סוג של שליחות של גורמי אכיפת החוק.

בארצות הברית, עם כל המגמות האלה והתופעות של ה- defunding the police וכל הדברים האלה שאני אישית לא מתחברת אליהם בכלל. ולדעתי גם המגמה הולכת ופוחתת. כי גם אנשים, רוב האנשים מבינים שאיזה defunding ואיזה נעליים בכלל? אנחנו מדברים פה על גורמי אכיפת חוק, שכדי שיהיה סדר ברחובות צריך משטרה חזקה. זו המגמה אגב בארצות הברית. אבל אין מצב ששוטר בארצות הברית מישהו יפנה אליו או אליה שלא בכבוד. אין דבר כזה. ואם הדבר הזה קורה יש לזה השלכות. אני אישית, בתור מי שעלתה לארץ, ויש לי כבוד, אני אומרת את זה מעומק הלב, רב מאוד לגורמי אכיפת החוק במדינת ישראל, רוצה לראות. זה לא בא ממקום של ביקורת. זה בא ממקום של אני רוצה לראות גוף אכיפה חזק, איתן, מתוקצב ובאמת שגאווה להיות ולהימנות על שורותיו.

בעוד הוא מנוהל כיאה, יכול להיות פה חוק וסדר.

שחור ולבן. מה שמותר - מותר ומה שאסור - אסור. כך בעיניי זה צריך להיות. אבל הדברים הם לא ככה וכולנו חיים פה ולא על הירח. ולפעמים מותר לדבר לא יפה ולפעמים מותר לשרוף איזה רכב קטן או דגל או לזרוק איזה אבן. או שאין מספיק כוח אדם או שהדברים לא מתנהלים נכון בפרוצדורה אחרי שהשוטרים עצמם עוצרים את אותו בן אדם. אבל בבסיס, ההתחלה, האקסיומה, צריכה להיות גורמי אכיפת חוק חזקים, איתנים, מתוקצבים ועם מספיק אנשים. אני מאוד מוטרדת מזה. ואני גם יודעת שגם אני לא היחידה. גם מירב מוטרדת מזה ועוסקת זה, שיקלי מוטרד מזה. אופיר, אין פה גם אופוזיציה וקואליציה. אני, כשהעליתי את הדבר הזה, קודם כל תיאמתי את זה עם יואב סגלוביץ',

שאמר שהוא יהיה בדיון הזה. וגם ביקשנו שיהיו אנשים מהאוצר, אני לא יודעת אם הם פה או לא פה. אבל מאוד מאוד ברור שזה בכלל לא עניין פוליטי. זה גם לא עניין פופוליסטי. זה גם לא עניין בשביל כותרת. אכפת לי מהמקום הזה כמו שלאנשים אחרים. ואופיר סופר ושיקלי הם לא מהקואליציה ולהם אני מניחה אכפת לא פחות. אפילו יושב ראש הכנסת, שעברו במשטרת ישראל מוכר, באופן מאוד חריג, הוא אף פעם לא מתבטא בעניין של דיונים מהירים - התבטא. לא יכול היה להתאפק ואמר זה לא יכול להיות. לא יכול להיות מצב כזה. ולכן אנחנו לא חיים בעננים, עוד פעם אני אומרת. יש עניין של מגבלות, של משאבים, הכסף לא זורם מהתקרה. יש מגבלות באיתור אנשים. יש זמן שלוקח להכשיר אנשים. ועם כל הדברים האלה, שאנחנו מבינים, אנחנו אנשים מבינים, בואו נחשוב ביחד, אני מבקשת, איך בכל זאת לגרום למשטרת ישראל להיות גוף מכובד, יוקרתי, מתוקצב ומאויש נכון. כדי לבצע את משימת הבסיס שעליה אחרי זה נוכל לטפל בכל הפרוצדורות האין סופיות, כדי שמי שצריך להיות עצור או אסור,

שיקלי, רוצה להתייחס עכשיו?

בגלל זה שאלתי אותך.

אז אני רוצה קודם כל נציגים מהמשרד לביטחון פנים, המשטרה. מי מציג? דני ראש אג"ת או בועז ראש אמ"ש? מי הראשון שמציג? טוב, אז בוקר טוב מכובדי כולן וכולם. אני אגע בכמה סוגיות שהועלו פה על ידי חברת הכנסת. תודה רבה על הצגת הדברים. משטרת ישראל בשלוש השנים האחרונות לא גדלה, לא תקציבית ולא משאבית ולא בנושא כוח האדם. היינו ללא תקציב מדינה ושנתיים עם ממלא מקום מפכ"ל, עד שנכנס המפכ"ל בתחילת שנת 2020. ולכן גם כשלא היה תקציב היינו עם תקציב המשכי, לא התעצמנו בכמות כוח האדם והמשימות גדלו וגדלו. משימת הקורונה, שאנחנו מטפלים בה כבר מעל לשנתיים, גובה מאתנו כמויות כוח אדם. למרות שקיבלנו לטובתה תגבור של שמ"זים, שוטרים מועסקים זמנית. אבל עדיין המשימה כמשימה ברגע שאנחנו מטפלים בקורונה ומתעסקים איתה, אז נותנים קשב פחות לדברים אחרים. יש ריבוי משימות, ריבוי אירועים, משומרי החומות לאירועי שגרה וחירום אחרים. ואכן כמות המתפטרים, תכף אני אגע, גדלה, אבל זה בהלימה מתאים לאיך שמתנהגת המדינה היום ואיך שמתנהג שאר העולם, אולי טיפה יותר. אנחנו מדברים על מתפטרים לאורך השנים מ-2014, בארגון, הכמות של המתפטרים עולה. התחלנו ב-2014 ב-235. הייתה לנו ירידה ב-2016 ומ-2016 עד 2020, עד שנת הקורונה היינו שוב בעלייה. ירדנו בשנת הקורונה, אנשים חיפשו ביטחון. המשטרה עבדה 24/7, לא הוצאנו אף אחד לחל"ת. השארנו את כולם בעבודה. עבדנו קשה מאוד כשאנשים אחרים היו בבית. כמות המתפטרים ירדה והשנה כמות המתפטרים עלתה

השנה, 2021, 608 מתפטרים. איך זה ביחס לנגיד 2020 או 2019 או 2018?

העלייה היא לאורך השנים, עלייה יחסית קבועה, 329, 72, 408, ב-2019. ירידה ב-2020 כי זו שנה טיפה חריגה. ו-2021 עלינו ל-608 מתפטרים. אנחנו, אני אומר עוד פעם, תופעה שרווחת בעולם גברתי, בארץ, כן עובדים,

זה פחות מעניין אותי. אני אחראי על המשאב האנושי במשטרת ישראל. צריך לוודא: אחד, שאני משמר את כוח האדם שיש לי. משמר את כוח האדם האיכותי, מביא יותר טובים. תכף אני אדבר על זה מילה. ויודע לטפל בהם בצורה הכי טובה שיש. עכשיו, אפרופו מתפטרים, כשאנחנו בודקים למה אנשים מתפטרים מהארגון, אנחנו מגלים, עשינו סקר עכשיו שהמפכ"ל העביר. סקר שענו עליו מתוך 30,000 איש, חברי הארגון, ענו על הסקר מעל 25,000 איש. סקר אנונימי, שבו 71% אומרים השכר לא מספק. 48% שחיקה. 43% עומס עבודה גבוה. 40% שעות עבודה רבות. 40% קושי לאזן בין צרכי התפקיד לבית. 30% סידורי עבודה לא נוחים. ועוד ועוד ועוד. כשאנחנו באים לבחון את הסיבות,

שלא התעצמנו בכוח אדם ואנחנו לא יכולים לחלק באופן נכון את המשימות, כדי שאנשים יוכלו לנהל אורח חיים נורמלי, אנחנו מוצאים את שוטרינו עובדים רצוף שישי שבת לאורך שנים שלמות. אז זה משהו שפוגע להם בחיים, פוגע להם במשפחה. אם את מחברת את זה לזה שהם חושבים, הם בטוחים, שהשכר הוא פחות טוב, כי במקומות אחרים אחרי שאני הכשרתי אותם והשקעתי בהם והטובים, אני רוצה שיישארו אצלי, כמו כל אחד נורמלי. הפחות טובים זה בסדר. אבל הטובים אני נלחם עליהם. ואני צריך לשמר אותם, אז הם רואים שבמקומות אחרים רוצים אותם וגם משלמים אולי יותר ועובדים פחות. זו אחת הסיבות שלצערי עוזבים אותנו אנשים טובים. אנחנו עושים הרבה מהלכים בתוך הארגון כדי באמת לראות איך אנחנו משמרים את הטובים האלה אצלנו דרך זה שאנחנו בוחנים עכשיו את כל הנושא ההעסקה. לתת להם יציבות, כדי שלפחות שבת שלמה בסוף שבוע. תראי על מה אני מדבר, על שבת אחת בחודש שאנשי שטח יוכלו להגיד למשפחה בשבת הזאת אנחנו פנויים לטובתכם ונוכל לבלות ביחד ולא נצטרך לא להיות בכוננות ולא להמתין לדברים אחרים. וכן, ממענקים ומענקי שימור ועוד דברים נוספים כדי להשאיר את הטובים אצלנו. לגבי הגיוס, אני אגיד עוד מילה. קודם כל, המסה הגדולה של המתפטרים אצלנו זה מהגיוס לשנה חמישית. בחמש שנים הראשונות אנשים מגיעים, נקלטים, מי שעובר את התקופה הזאת ומרגיש שייכות, מבין את החשיבות, את השליחות. מבין שאנחנו ארגון מצוין שעושה דברים מצוינים, גם המתפטרים אני מעריך חלק מהם מבינים, אבל יש להם יותר קשיים. מי שעובר את חמש השנים האלה הוא כבר ממשיך איתנו. הרוב, אמרתי, מתפטרים בין שנה ראשונה לשנה חמישית. זה בגלל הסיבות שהזכרתי קודם. לגבי הגיוס, התחלנו מבצע גיוס. השנה גדלנו, השנה אנחנו נגדל בכ-900 תקנים נוספים. נגייס עוד 900 שוטרים על מה שגייסנו בשנת 2021. זה אומר עוד 900 שוטרים יגיעו לשטח ביחידות השונות. מיחידות המגזר, היחידות המיוחדות, יחידות מג"ב, התחנות הרגילות - כדי שיוכלו לתת יותר ביטחון לאזרח. יוכלו לתת יותר עבודה ונוכל גם לווסת נכון את העבודה של יחידות השטח ונוכל לתת לאנשים שלנו אורח חיים יותר הגיוני. זה במסגרת צה"ל בעצם הגיוס? לא, לא, של המשטרה.

מעבר למה שצה"ל בעצם מגייס למשטרה ולשב"ס, זה מעבר. זה חלק מהתכנית של הפשיעה במגזר הערבי. העלינו ב-1,100 שוטרים. זה היה ההסכם, בסוף זה נחתך על 800. זה במסגרת התוספת שהמשטרה גדלה השנה גם בתקציב וגם בתקנים. אז 900 התקנים האלה, שוטרים שלנו. זה משטרה בלבד. גיוס למשטרה, בית ספר לשוטרים, הכל של המשטרה. לא קשור למילואים, לא קשור לפלוגות. אבל אתה מדבר על זה שמצד אחד אתם פותחים תקנים, אבל מצד שני יש שחרור שאנחנו לא כל כך שולטים בו. לא, לפני שהגעת דיברנו על זה. אז נעדכן אותך: יש 608 עזבו ב-2021, התפטרו. שזה המון. לא, לא ממש המון האמת. כמה השתחררו לפני חמש שנים נגיד? הוא נתן גם. אז בבקשה, תשאל אחרי זה, כי כבר דיברנו על זה. שיקלי יעדכן אותך, הוא חרוץ, הוא רשם הכל. זה בסדר גמור. אני הייתי בדיון אחר פשוט. לא היה לי ספק. גם אני יודעת בדיוק מאיפה אתה מגיע, הכל בסדר. פשוט כל הנתונים, יש לך שם תלמיד חכם, כתב כל שנה. תאמין לי, אני מכירה אותו. הוא יושב, מנהל את כל הדיונים. 608 מתוך כמה שיש היום שוטרים במשטרת ישראל? יש 32,000. אני אומר עוד פעם, זה מתנהג כמו רוב העולם. אבל אנחנו כן יש לנו בעיות ובגלל זה הדיון.

יחסית ל-32,000 המספר סביר. אבל ברור לי שיש בעיות. מתווספים כ-300 חדשים. 900 מתווספים. לא, תחזור עוד פעם. הוא יחזור ותקשיבו. השנה אנחנו נגייס למשטרת ישראל ב-2022, 2,200 שוטרים חדשים. שוטרים. זה שוטרי שטח, תחנות מגזר, יחידות יס"מים, יסמ"גים, מג"בים וכל התפקידים המשטרתיים. משטרה נטו. לא קשור למילואי מג"ב, לא קשור לצבא. שוטר חדש למשטרת ישראל. ה-2,200 האלה זו תוספת גדולה מאוד מעל מה שגייסנו בשנים האחרונות, כי לא היה תקציב, היה תקציב המשכי. בשנים האחרונות היינו מאוזנים בכמות שהתגייסה. נניח ב-2020 מי שהתפטר, פוטר ופרש זה בערך אותה כמות שגייסנו בסוף אותה שנה. זאת אומרת לא גדלנו בכמות כוח האדם. האם הסיבה לזה זה בגלל שלא היה תקציב?

שימרתם מי שהתפטר למי שגיוס פחות או יותר ועכשיו אתם כבר לא במשוואה הזאת ולכן מרשים לעצמכם את ה-2,200 הגיוס? לגיוס, ברור. אני לא יכול לגייס אם אין תקציב. אני מקבל כסף ואישור לגייס, זה מה שקיבלתי. לא, לא, לא. אז תקשיבו, הוא מסביר. השנה הזאת שהסתיימה, 2021, גייסנו 1,300 שוטרים חדשים. לא אמרת את המספר הזה עד עכשיו. אני הקשבתי לכל מילה.

מתוך התכנית למלחמה בפשיעה. בסדר, אני מקשיבה לכל מילה. 1,300 שנה שעברה, אוקיי. 1,300 התגייסו ב-2021. השנה, שזו בערך אותה כמות שהתפטרה, פוטרה ופרשה, ב-2021. זאת אומרת לא גדלנו. ב-2021 כמות כוח האדם של משטרת ישראל נשארה קבועה. ב-2022 אנחנו נגדיל את כוח האדם בשטח, ביחידות השטח ב-900 איש. שזו כמות מכובדת. גם לתחנות במגזר, גם ליחידות מיוחדות. אתה חושב שיהיה לך קושי להגדיל, לאייש את התקנים? לא, אני אדבר על זה מילה. אנחנו בשגרה מקבלים לפני שיצאנו במבצע גיוס באמצע דצמבר, מקבלים בשגרה 100 קורות חיים. אנחנו לא מתפשרים על איכות המועמדים, אנחנו לא מורידים רמה, לא מתפשרים על המבחנים. אנחנו מדקדקים, כי אנחנו יודעים ששוטר זה מקצוע.

שוטר שהוא נמצא בשטח אני צריך לדעת שאני סומך עליו ב-200% שהוא נותן את השירות הכי טוב לאזרח והוא יודע לתת שירות מקצועי ומצוין. ולכן אנחנו לא מוותרים על הליך הגיוס ולא מקלים בו. והיום מ-14 בדצמבר הכנו מבצע גיוס. כמות הבקשות אלינו הוכפלה, האיכות מצוינת. אני שמח להגיד שאנחנו עומדים יפה מאוד במה שאנחנו צפינו לתחילת הליך הגיוס. יושבת פה לידי חגית. היא רמ"ח תכנון שלנו. היא מתכללת איך הגיוסים ייראו. ואנחנו יום יום בוחנים. איך אתה מסביר את זה שכאלה שהיו, זה משהו שקיבלתי לא מזמן, כאלה שהיו קצינים בצבא ולא התקבלו למשטרה ליחידות? איך אתה מסביר לי את זה? גברתי, יש מבחנים שאיתם אנחנו לא מתפשרים. יש מבחני דפ"ר, שעליהם עוד אנחנו -- אבל הוא מתאים להיות קצין בצבא, לפקד על חיילים? אני לא יודע מה ההליך הצה"לי, זה פחות מעניין אותי. גם אני הייתי קצין בצה"ל, השתחררתי.

בדרך כלל רובכם מגיעים מהמערכת הצה"לית.

חלק גדלים במג"ב כמו הבנים שלי. אבל יש לנו מבחנים, מבחני אישיות של הפסיכולוגים, שהיו לנו לצערי מקרים שבהם חשבנו שהפסיכולוגים יכולים אולי טיפה להתפשר. וראינו שכדאי לסמוך על דעתם החכמה, הם לא סתם למדו. ואמרתי, עם המבחנים אנחנו הולכים עם האמת שלנו. ולפעמים יש חבר'ה מצוינים מצה"ל שלא מתאימים אלינו. ויש כאלה אחרים שמתאימים לנו. את המאפיינים של הפורשים, שזה מספרים שהולכים וגדלים. אמנם לא הייתי בתחילת הדיון, אבל אני מכיר את הנתונים, כי אני כל הזמן מקבל פניות בעניין. אפשר לאפיין למחוזות, ליחידות, לשלב בשירות? לעיסוק? דיברנו על זה, אני גם אחדד עוד פעם. אני יכולה להגיד לך, אתה יכול גם לתת לחברי הכנסת את המספרים. נגיד את מחוז ירושלים. דיברתם הרבה על מחוז דרום, אבל תכלס יש הרבה יותר פורשים ממחוז תל אביב,

בתל אביב יש 84, במרכז 74, ירושלים 78. דווקא הדרום 72. נגיד בתל אביב הרבה יותר. זה מהמספרים שקיבלתי.

אתה יכול גם לדבר שהבעיה, בעקבות מה שאני רואה, זה באגף חקירות. ששם אחוז המתפטרים. כדאי שתיתן על זה דגש. אם תוכל גם להרחיב. כי אני שאלתי את חבר הכנסת שיקלי שהיה פה לפניי האם עלתה הסוגיה של הסכם השכר. הוא אמר לי שלא. עוד לא. אז אם תוכל להרחיב אם יש קשר בעניין הזה.

מפריע לי מאוד שאין לי את הנתונים מול העיניים. אני אביא לך את הנתונים. אז תשאלי, אני אגיד. כל נתון אני פה. אבל הנתונים הם הבסיס לדיון. הנתונים אצלי, ואם את רוצה אני אביא לך. תסתכלי עליהם.

כי המספרים שאתה מדבר עליהם, 5 יחידות מתמטיקה, they don't add up. אני לא מצליחה להבין כלום. אני מצטערת. הנייר סופג הכל. אז בואו אני אחזור שוב, בשביל חבריי פה שלא היינו מספיק מדויקים. בשנת 2021 התפטרו לנו 608 איש מהארגון. בחלוקה: ממחוז דרומי התפטרו 73. מחוז חוף 22. מחוז ירושלים 80. מחוז מרכז 74. מחוז צפון 25. מחוז ש"י 15. מחוז תל אביב 85. מג"ב 110. אני אדבר על מג"ב מילה בנפרד. אגף התנועה 22. אנחנו לא נשאל סד"כים, אולי אסור לך. זה משטרה, זה לא צבא. חוץ ממג"ב לדעתי מותר להגיד. סליחה, לא להפריע. תעבור רגע על היחידות עוד פעם. אג"מ 7. אח"מ 48. אמ"ש 5. אג"ת 2. אה"ד 7. זה מספרים קטנים. לא, תגיד לי, תגיד לי. מה זה אח"מ? אגף חקירות? מה, זה מטורף הנתון הזה. כן, נדבר על זה גם. תמשיך. אטו"ב זה 1. לשכ"מ, יחידות סמפכ"ל 12. מנהל אוכלוסייה ותקשורת 1. חשבות 2. תביעות 13. סך הכל זה 603. עוד פעם, יש שם 603, 608. זה מספרים שכל הזמן משתנים. פה מה שהקראתי לכם עכשיו זה 603. רשמתי את כל הדברים האלה. פשוט אתה אומר התפטרו ב-2021 608 בסך הכל. כן, זה 603 פה. אותו דבר, כן. גייסנו בשנה הזאת 1,360 איש. חוץ מאלה שהתפטרו, פרשו לנו גם סך הכל 556. אנשים שהגיעו לגיל גמלה או לחילופין כאלה עם גמלה, כן. אבל זה מי שפרש עם גמלה חלק מזה. ויש לנו 92 שפיטרנו. על זה שהם לא התאימו לארגון מכל מיני סיבות. אז זה בערך כמו שגייסת כך הוצאת. ולכן זה לא גדל בכלל.

לאורך שלוש שנים אחרונות, כשלא היה לי תקציב ולא יכולתי להתעצם לא טכנולוגית, לא אנושית, לא בשום יכולת לעשות ארגון טוב יותר פנימה כדי שייתן שירות טוב יותר החוצה. עכשיו ה-X, Y ו-Z שווה למה שאתה גייסת.

תמשיך. אז אני אומר, השנה אנחנו נגדל ב-900 שוטרים. נגדיל את יחידות שטח שלנו. נדע לתת שירות טוב יותר, נהיה ביותר מקומות ונוכל גם לעשות טוב יותר לאנשינו, שיוכלו לתכנן את חייהם בצורה נורמלית. אבל עדיין זה לא מספיק. ברור שזה לא מספיק. בוא תגיד מתוך הניסיון שלך. כי זה לא מספיק. יש 900 שוטרים אקסטרה.

אנחנו דיברנו על 1,100. איפה עוד 200 שאישרנו את התקציב? אה, לזה? חלק יעברו לשנה הבאה. ל-2023?

יכולת הכלה שלי כארגון כמה אני יכול לקלוט. באחד הדיונים הקודמים -- שנייה. אני אסיים לשאול ואני אתן לכם. הייתי באמצע שאלה, אם לא אכפת לכם. תן לנו, מבחינת הניסיון שלך, הרי אוקיי, יש 900. מה בעצם הצורך ההגיוני יותר, זו השאלה שלי. מה רציתם לשאול? כפול 3, נכון? רות אומרת כפול 3. סופר? אני רוצה לומר ככה: באחד הדיונים הקודמים עמד כאן נציג שלכם ואמר שבעצם המשטרה מאוד קטנה ביחס לגודל שהיא צריכה להיות.

קשה קצת להשוות את האתגרים של מדינת ישראל אל מול מדינות באירופה. כי להם אין את ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים. אולי יש להם אחרות, אבל נראה לי שלנו יש את מה שיש להם וקצת יותר. לפי זה בוא נאמר, אתה בוודאי יכול להשוות, שמעתי נתונים לגבי משטרת התנועה, שאנחנו ביחס למדינות אחרות בעולם אנחנו עומדים על 50%. ואנחנו יודעים באיזה צרה אנחנו נמצאים בתאונות הדרכים.

התחושה היא פה שבסוף השמיכה פה מאוד מאוד קצרה. לא רק שהיא מאוד קצרה, אנחנו נמצאים עם איזה חתיכת בד, חתיכת סמרטוט. ואנחנו נלחמים עם הדוידקה של 48 ב-2021-2022. ובעצם אנחנו נמצאים אולי באחת התקופות בהקשר של ביטחון הפנים הקשות. אנחנו נמצאים בקרב על הארץ, זו האמת. וכשאנחנו מדברים עם קציני משטרה או עם שוטרים, שמתארים את האווירה הקשה של הפרישה. ואנחנו ראינו את תכנית הצינור של גיא לרר. כל הנתונים האלה מתכנסים למצב מאוד מאוד לא פשוט. עכשיו, למה אני מוטרד? אני מוטרד כי יושבת ראש הוועדה תקיים מספר דיונים חשובים, ככל שיהיו. אני בטוח שזה ישים את הנושא על סדר היום.

אני לא בטוח שזו רעידת האדמה שאנחנו צריכים לעשות כאן היום. וביטחון מדינת ישראל היום תלוי במשטרת ישראל לא פחות מאשר בצה"ל. זה המצב היום.

מה רצית להגיד שמחה? אני רואה שאתה על הקצה שם. כן, תודה. אני חייב לומר. אני מנסה קצת להעתיק את זה, כוח אדם משטרה אני לא כל כך מבין. משתדל קצת לנסות להעתיק ממה שאני יודע משופטים. ואחד מהדברים שאני שואל בשופטים, שאלתי סתם עכשיו כדי לדעת, האם תהליכי ההכשרה, האיתור שלנו בוועדה אחד המדדים שאני שאלתי לקבל וקיבלתי, זה השופטים שפרשו לפני סוף התפקיד.

כי מתוך איזה שהיא הנחה שבן אדם שהושקעו בו משאבים של הכשרה, של קליטה, של גיוס ובסופו של דבר לא ממלא את ימיו, זה כשל של תהליכי הגיוס. זה לא רק תהליכים, זה לא בעיה מבנית במוסד. והשאלה שלי האם אתם, הליכי הגיוס, האיתור, הקורס שאתם עושים לשוטרים מתחילים, יכול להיות שאולי שם הכשל? כי יכול להיות שעכשיו נגיד,

בואו נגדיל את המשטרה ונוסיף עוד 5,000 שוטרים חדשים. ואתם תגייסו 5,000 שוטרים. ואז מתוך ה-5,000 האלה אחרי 3 שנים,

5 שנים,

מה עשינו בזה? כי זה אומר שהשקענו סכום עתק באיתור ובהכשרה של שוטרים והם לא הביאו. אני אומר את זה לא סתם אני שואל, כי אני שאלתי שאלה פעם ואולי יש מישהו שיודע את המספר ויכול גם להגיד אותו. אני שמעתי, אולי זו שמועה לא נכונה, שכשהיה את הגיוס הגדול לפני כמה שנים של 2,000 שוטרים, נכנסנו 2,000 שוטרים לקורס ויצאו 2,000 שוטרים מהקורס. שזה אומר כשל של קורס בעיניי. אין דבר כזה קורס שמכשיר שוטרים שהוא אפס נפל. זה אומר שכל מי שהיה לו תעודת זהות ודופק נכנס, נהיה שוטר. אז פלא שעכשיו יש לנו הרבה פרישות? ומאוד הייתי רוצה לדעת אם יש לכם איזה שהוא פילוח כמה מהפורשים האלו זה אנשים שהם כשל של הקורס. שהיה צריך לזהות בקורס שהם לא יחזיקו במשטרה. שלא הכינו אותם נכון.

זהו? עכשיו תמשיך מאיפה שעצרנו וגם בהתייחס לשאלות של חברי הכנסת. טוב, בואו נדבר רגע על הצורך. המדינה גדלה. במה שהמשטרה מתעסקת גדל מאוד. יש ערים שלמות שצצות.

התנועה משתנה. כל שנה עולים על הכביש 250,000 כלי רכב חדשים. השנה זה בכלל טירוף. גם כי הרבה מאוד לא נוסעים לחו"ל, מה שהיה כל השנים נותן טיפה איזון. אחת הסיבות כנראה שגם כמות ההרוגים עלתה בתאונות דרכים. אין ספק שאנחנו צריכים לגדול.

כשהוא נכנס לתפקיד אמר, שם את המספר 5,000 שוטרים שיש צורך, כדי שנוכל לתת שירות עוד יותר טוב. אנחנו נותנים שירות טוב. לא הכי טוב בעולם. אנחנו צריכים כל הזמן להשתפר. אנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן, בכל התחומים. מהגיוס, דרך

אדוני הנכבד, הקורס, שנייה. מספרים אבל. לא, אבל כולכם שאלתם. תעצרו שנייה. תן לו לדבר ואחרי זה אם יהיה לך. אני לא יכולה כל שנייה הפרעות. הקורס, אמרתי, אין דופק. יש חובת מעבר מהמבחנים דרך הגיבושון, דרך הממד"ה, הפסיכולוגים ולאחר מכן הקורס הינו קורס ממיין. 29 שבועות של קורס במכללה הלאומית שבו אתה נבחן, נמדד, עומד באתגרים. כולל חניכה בשטח. ולאחר הקורס מי שהולך לתפקידי שטח: סייר, חוקר, בוחן, בלש וכו', מסיים ומגיע לתחנות. מגיע אותו אחד או אחת לתחנה. אנחנו בוחנים את זה גם את עניין החוסן, את עניין היכולת שלהם להתמודד. מגיע לתחנה, נחשף לשגרה השוחקת, לאירועים הלא פשוטים. ובסוף, עם האיזונים האלה האם הוא יכול לעמוד בזה עם הלחצים שמופעלים עליו מבית, שהוא המצב האישי גם משתנה. לאורך הזמן אנשים מתחתנים, מגיעים ילדים. האם הוא יכול לנהל חיי משפחה, היא או הוא, חיי משפחה נורמליים עם העומס, השחיקה ושעות העבודה?

אז מי שיכול ממשיך איתנו ואלה שלא יכולים נאלצים להתפטר. ואלה שלא מתאימים לנו כארגון, או שלא עומדים ברף הנדרש כמו שאנחנו חושבים שנדרש משוטר או שוטרת בשטח, או לחילופין עשו דברים שאיתם אנחנו כארגון לא יכולים לאפשר - אז אנחנו נאלצים לפטר אותם. אין פשרה. לא חבל להשקיע כל כך הרבה זמן באנשים של קורס ממיין, מה שאתה קורא? בלי לעשות, שוב, אני מסתכל על המשטרה בהקשר הזה כמו סיירת. לא כל מי שמתחיל קורס לסיירת,

אבל לא כל מי שנרשם למשטרה מתקבל, זה ממש לא נכון.

יש עשרות מודחים בקורס. אני לא נכנס לעשרות. לא, זה מה ששאלתי, כי הנתונים שהיו לי היו אחרים. כל קורס יש עשרות מודחים. מי שלא עומד ברמה הנדרשת, מי שלא עומד בדרישות. שנייה חבר הכנסת. לא, לא יפריעו לך. די, אתה מדבר עכשיו. מי שלא עומד בדרישות לאורך ה-29 שבועות מהמבחנים של תחילת הקורס, דרך מבחני כשירות, דרך מבחני למידה, דרך חניכה.

שלושה שבועות חונכים אותם בשטח כדי לראות שבאמת מעבר לצד הלמידתי הוא גם יודע ליישם את זה בשטח. הקורס הוא מובנה. אנחנו שומרים על המסגרת שלו ושומרים על המקצועיות שבו.

כשאנחנו חותמים על שוטר אחרי 29 שבועות אנחנו סומכים עליו שהוא יוצא לשטח והוא יודע לעשות את עבודתו. ובסוף אני אומר, אני מסכים עם מה שאתה אומר חלקית. כי העומסים הם מאוד גדולים. ואנשים שמגיעים למקום והעומס הוא קשה, אז הם לא תמיד יכולים להכיל אותו, לצערי. ואנשים טובים הולכים. אני אגיד מילה רגע על המתפטרים. גברתי, שנייה אחת. אבל סליחה, אתה לא ענית על המספרים. אני שאלתי שאלה ביחס למשטרת התנועה יכול להיות שאנחנו צריכים לגדול ב-50% כי אנחנו יודעים שהנורמה בעולם היא X. אני מבקש לדעת כמויות. אני יודע שזה לא הגדרה מתמטית, אבל בוא ננסה לדייק אותה. כי בסופו של הדיון אנחנו יוצאים מפה עם איזה שהיא אווירה מסוימת וזה לא מספיק לי האווירה הזאת. אני רוצה לדעת, להגיד לאוצר חבר'ה, ההסכם הקיים הוא לא רלוונטי. צריך להגדיל את המשטרה, צריך להגדיל את היעדים. אני מבקש שתנסה להתכנס למקום הזה.

אני רוצה להגיד עוד משהו. הייתי איש צבא. אני יודע מה המשמעות של הערכת מצב, לקחת כוח מכאן. תמיד חסר. אבל התחושה היא שחסר המון. זאת התחושה. ואני מבקש שתנסה להתכוונן לדבר הזה. אני חושבת שמה שככה משותף לכולנו, ואני פה במקרה היחידה מהקואליציה. לא היחידה, אבל בצד הזה. זה באמת הרצון לצאת מפה עם כלים אופרטיביים מה לעשות כדי לעזור, כדי שהמצב לא יישאר. זאת אומרת, ההיפך, אני שותפה פה למה שנאמר. ויש עוד כמה דברים שהם, אתה לא מתייחס לשכר של אנשי המקצוע, שכמובן נשמח לשמוע. אבל זה לא רק עניין פסיכולוגי או עומס או שבתות. אני מניחה שיש איזה שהיא בעיה לשוטר להביא 7,000 שקלים הביתה או לשוטרת. צריך לתת את הדעת לעניין הזה. חבר'ה, שבוע שעבר, הנקודה, מספיק.

לא, אבל אי אפשר.

שבוע שעבר, כמעט לאור יום מסתובב חמוש בדיר חנה ויורה. סליחה, אבל אתה, אבל למה אתה עושה את זה?

אני לא מצליחה להבין. אתה רוצה שאני אוציא אותך?

לא, אתה תקשיב למה שאני אומרת. מספיק כבר. דיברת, דיברת, לא עצרתי אותך.

לא, אז אתה תחכה בסבלנות. איך תקבל תשובות אם כל משפט אתה מפריע לו? איך תקבל תשובות? אני לא מצליחה לשמוע תשובות. די, אתם מדברים, מדברים, תעצרו. רק אתה מדבר עכשיו. אף אחד לא מפריע לו. יש לכם שאלות, תרשמו. די, כמו בית ספר. רק אתה עונה. די, אני לא מצליחה להבין כלום. כל שאלה ניתן תשובה. משטרת התנועה, שבתפקידי הקודם הייתי סגן ראש אגף התנועה, פרושה מראש פינה עד אילת ב-12 יחידות. ימת"אות זה נקרא. מונה כ-1,000 שוטרים, פלוס מינוס, כולל המטה, על כ-150 ניידות למשמרת.

עם עוד כמות אופנועים, של שלוש יחידות אופנועים שיושבות אחת בצפון, אחת במרכז ואחת בדרום. כל הכמות הזאת של כלי הרכב עם אופנועים, נותנת מענה לכל הכבישים הבין עירוניים של מדינת ישראל. זה מספיק?

זה יהיה פעם מספיק? גם לא. זה כמות נכונה, שנייה אני אתן תשובה.

כי אין לך, קודם כל, אי אפשר לכמת את זה. זה לא כמו שאני יכול להגיד לך אני היום פלוס מינוס 3.5 שוטרים ל-1,000 איש מול אירופה, שזה 4.5 ו-5. אבל עוד פעם, תנועה זה תנועה. עוד פעם, איך אתה היום מול אירופה?

פחות. אנחנו היום פחות. אנחנו בשוטר וחצי בערך פחות. בכמה אחוזים? 3.5 ל-1,000 נפש. כך מודדים שוטרים. 3.5 ל-1,000. באירופה 4.5. שמעתי. הלאה, תמשיך.

אם אני זוכר נכון, ב-OECD אנחנו איפה שהוא באמצע מבחינת שוטרים לנפש. כן, לא הכי גרועים. לא הכי גרועים, אבל בטח לא הכי טובים. יש מדינות שאנחנו יותר מהם, יש מדינות שאנחנו פחות. משטרת התנועה, אמרתי, זה הכמויות. אני לא אוהב את האירוע הזה שבן אדם אומר נסעתי מראש פינה עד אילת ולא ראיתי ניידת. זה בטח בעיה שלנו, כי אנחנו צריכים שיראו ניידות. אבל מצד שני, אנחנו גם צריכים שאנשים יסעו כחוק, בלי קשר לזה שהם רואים ניידת או לא. זה אני שם את זה בצד. זה אגף התנועה נגענו. לגבי המתפטרים אני רוצה להגיד מילה אחת על איך זה מתחלק ולמה.

במג"ב היו ב-2021 110 מתפטרים.

מג"ב מתנהג כמו צה"ל מבחינתי, גם בהסתכלות שלנו. אנשים התגייסו לשירות סדיר במג"ב. עשו שירות סדיר. חלק יצאו לקצינים, חלק לא. המשיכו לקבע. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, השתנה להם סטטוס, השתנו להם טיפה החיים. החליטו שהם רוצים ללמוד, החליטו שהם רוצים לטייל, החליטו שהם רוצים לפרוש. זה בסדר גמור. זה אירוע שהוא טיפה שונה מהתפטרות של שוטר אחר. כי זה חבר'ה צעירים שהתחילו איתנו בגיל 18 ובאיזה שהוא שלב, 23-24, בדיוק כמו שקורה כשהיית בצה"ל. אותו דבר, לאנשים טובים בדרגת הסרן, טיפה לפני, טיפה אחרי, מחליטים שמספיק להם. הולכים הביתה. וזה בסדר גמור. שכר, אתה רוצה לדבר דני או שאני אתחיל ואתה תמשיך? טוב, אני אגיד מילה. גג שכר זה הסכם שחתמנו עם האוצר ב-9.9. בהסכם הזה אנחנו מחויבים לנהל את השכר שלנו. מי שמתגייס היום, 60% מהארגון הוא פנסיה צוברת.

כל מי שמתגייס אלינו מ-2004 והיום הוא כבר 60% מהארגון, אין לו פנסיה תקציבית, כמו לדור הוותיק. אז היכולת שלו, החיבור שלו, מה שפעם היינו אומרים מי שמתגייס ימשיך איתנו עד הפנסיה. יש לו פחות חיבור לעניין הזה. היום הדור הצעיר מחובר הרבה פחות. אותו דבר כמו משרד החוץ.

זה לא חריג. זאת המגמה בכל משרדי הממשלה. כן. עדיין פחות מחבר אנשים למקום, כי אתה לא יכול להבטיח להם עכשיו לא פנסיה תקציבית ולא קביעות מלאה ועוד כמה דברים. אבל עדיין אנחנו יודעים להביא אמרתי 200 קורות חיים ביום. רגע, קביעות ופנסיה זה שני דברים שונים. למה אתה לא יכול להבטיח קביעות אחרי מספר שנים מסוים? כי אצלנו מחזור החיים הולך ככה: חמש שנים ראשונות זה קבע ראשוני. בקבע הראשוני הוא נבחן השוטר,

נבחנים מול אותם אנשים שהוא התגייס איתם. ומורידים מספר, אחוז מסוים.

למה? בסיום הקבע הראשוני אנחנו בוחנים את ההתאמה. למה? אני רוצה להבין האם מדובר, ואני מבקשת ממך,

לא, לא, עכשיו תעצרי, מספיק. את שואלת, שואלת. אתה מתייחס עכשיו להסכם מג"ב.

לא, לא, די. אני לא מסוגלת אפילו להבין. את עוצרת, כותבת לך וכשהוא יסיים תשאלי. תדבר איתי בבקשה על הסכם גג שכר, בלי הפרעות. גג שכר. ב-9.9 חתמנו הסכם כולל מול האוצר. אחרי זה יש פה את האוצר, שיתייחסו. יש פה גם את ראש אג"ת. אמרתי, בהסכם הזה קיבלנו את תוספת התקנים של ה-1,100 תקנים, שמתוכם נגייס השנה 900. קיבלנו עוד תוספות שונות. קיבלנו תוספת של שכר, של כסף בבסיס התקציב כדי שנוכל להתעצם ואפרופו להיות ארגון טכנולוגי טוב יותר, יעיל יותר. כדי שאמרתי עוד פעם, בסוף הכל כדי שנוכל לתת שירות טוב יותר לאזרח. אנחנו לא מתעצמים ולא עושים שום פעולה. אני כשאני מוודא שהשוטרים שלי יקבלו את הכי טוב שיש, כדי שאני בונה על זה שהם יתנו את השירות הכי טוב לאזרחים אחר כך. כי אם לא, חטאנו לתפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא לתת שירות לאזרחים. אני רוצה שראש אג"ת שיתייחס מה האתגרים שיש לכם במשטרה בעקבות הסכם גג שכר. בבקשה. טוב, אז קודם כל בוקר טוב. דני קריבו, ראש אג"ת, משטרת ישראל. הסכם גג השכר הוא קודם כל הסכם תקציבי, הוא לא הסכם שכר. זה חשוב לעשות את ההבחנה הזאת, כי ההסכם הזה לא מדבר על השכר של השוטרים.

הוא הסכם של מסגרת לניהול תקציב השכר של הארגון. וכמובן במסגרת הזאת המשאב האנושי. אבל הוא לא הסכם שכר. יש בהסכם הזה צדדים טובים יותר ויש דברים מאתגרים יותר. האתגר המרכזי שיש בהסכם זה מה שנגעו פה כבר חברי הכנסת, הסוגיה של השער הראשון וההוצאה של הפחות טובים. במסגרת מהלך או תהליך של טיוב כוח האדם בארגון. בעידן שבו אנחנו נדרשים לתת יותר ויותר מענה למשימות שהולכות וגדלות, זה בוודאי רק מעצים את האתגר הזה. כי כל שוטר היינו רוצים לראות אותו היום בשטח ושיישאר שם. מצד שני, אנחנו רוצים שהטובים ילכו למשטרה. ואנחנו רוצים במיוחד שהטובים יישארו במשטרה. הפחות טובים, כמו שגם אמר ראש אמ"ש, הפחות טובים,

מה שנקרא, פחות נחוצים. וזה המהות של הסכם השכר בהקשר של האתגר. צריכים לזכור שההסכם גם נותן דברים שיאפשרו לנו לעודד את הגיוס ולעודד את השימור. ראש אמ"ש נגע בחלק מהדברים. כמו מענקים, כמו שיפור בתנאים כאלו או אחרים. כדי להתמודד ככל שניתן, ואף פעם לא נצליח באמת להתמודד עם השוק הפרטי. תמיד יהיו שם הטבות שהמדינה, שהמשטרה לא מסוגלת להתמודד איתם. אבל נתקרב לשם ככל שרק ניתן. צריכים לזכור, וגם בזה נגע ראש אמ"ש, השוטר שהיום נלחם בסד"ח בטייבה, הוא מחר מתגבר בירושלים ומחרתיים הוא באירוע סדר ציבורי, מחאה, אירוע המוני ברעננה, בנתיבות או בכל מקום אחר. ואלה החיים של השוטר. הם באמת מאתגרים עד מאוד. ואנחנו כארגון חייבים לבוא ולתת לו ככל שרק ניתן את התנאים המספקים כדי שהוא יקום בבוקר ומה שנקרא ירוץ לעבודה בשמחה ויחזור בערב או בלילה או למחרת בבוקר, שמח לא פחות. זה אתגר לא פשוט. ראש אמ"ש פירט את המאמצים. ואין ספק שהסכם גג שכר הוא מציב בפנינו אתגרים. ואם הייתי יושב עם עצמי והייתי מסכם עם עצמי כנראה שהייתי יותר מרוצה מההסכם. אבל בסוף המדינה מתנהלת כפי שהיא מתנהלת, על ידי שותפים שבסוף צריכים להגיע להסכמות ולהבנות. וזה ההסכם.

עכשיו תגיד לי משהו מבחינת, מה שגם חברת הכנסת רות וסרמן לנדה דיברה. הרי כל האירוע זה העניין של הקביעות.

מה בעצם בהסכם הגג פוגע בקביעות של השוטרים במשטרה? ההסכם בא ואומר שיש שני שערים ארגוניים שאליהם מגיעים השוטרים ושם בוחנים ומוודאים שהטובים ביותר עוברים הלאה והפחות טובים יוצאים. אני רוצה רגע לחדד. אמר פה, שר ביטחון הפנים לשעבר והוא אמר משהו נכון. אנחנו לא באמת רוצים אנשים שהם לא מתאימים.

לקבע אדם במקום למרות שהוא לא מתאים, זה לא דבר טוב. אבל יש הבדל, נגיד אחרי חמש שנים ואתם אומרים יש עוד שער, זה ממש לסנן. כלומר, אתם מחויבים להוריד X מתוך הדבר הזה. 17%, לא? זה מה שאני שמעתי גם. 17%, נכון? כל שנה? לא, לא, לא.

תסביר לי מה זה ה-17%? 8% בשנה הזאת, 10% שנה הבאה. 8% ב-2022? 10% ב-2023? ו-2024? 2024, 15%. זה 12% מ-2009. זאת אומרת שזה הולך וגדל כל שנה? מה המקסימום שזה מגיע? נגיד 2025 מה? שזה ה-17% שדיברתי עליו? 16% ושם 20. אבל פה, פה מדובר לא בסינון על פי איכות,

וזה אומר שמתוך אלה שמסוננים יכול להיות שבהשוואה לכל אלה שנשארים הם טיפה פחות טובים. אבל יכול להיות שזה לא בגלל שזה בן אדם על הפנים שאתה לא רוצה אותו קבוע במשטרה, אלא כי אתה מחויב על פי ההסכם להפריש אותו. ופה לדעתי טמונה בעיה מספר אחת. בעיה שנייה שאני רוצה להעלות זה האם יש הסללה? אני מניחה ששוטר שהוא טוב לתנועה ו/או לוגיסטיקה,

לא יודעת מה. עוד פעם, אני שואלת,

הוא לא אותו שוטר שהאיכויות לשטח או ללוחמה זה אותו הדבר. האם יש מסלולים? יש מסלולים בבית הספר? סייר, בלש? זה דיברנו. אני חושבת שנראה לי שפשוט ניקח את הוועדה לבית ספר לשוטרים שיבינו איך מתגייסים. אבל יש כאן משהו שמטריד אותי במה שרות אמרה. אני הגעתי ל-17% ב-2025,

אבל גם אם אני ב-12% ב-2024, במספרים של היום שהמשטרה מפיטורים והתפטרות, לפחות עשיתי עכשיו חישוב מתמטי. זה כמו 4%-5% בשנה. אם אתה לוקח את ה-1,300 נגיד של 2021 ומשווה ל-32,000. סליחה שאני עושה כאן שיעור במתמטיקה. זה בערך משהו כמו 4%-5%. אבל זה אומר שב-2024 אני כבר על 12%, שזה פי 3. אז רק אני רוצה שתסביר לי איך משטרה שבדרך כלל בשנה, אולי תסביר לי אתה. איך זה מתכנס? כי המשטרה לא גדלה בכמות כזאת.

אם היית מגדיל לי את זה -32,000 ל-40,000 שוטרים, אז אם אתה מסיים עם 10% זה הגיוני. איך זה הגיוני? כלומר, אתה לא על אפס, אתה כבר על מינוס. ואני רוצה לעבות את זה שניונת. האם בעצם אתה יכול רגע לצאת מהמספרים ולצאת מהניירות. לא, אני לא רוצה שייצא מהמספרים, ממש לא. אני עשיתי עכשיו חישוב.

אז חכי רגע, אל תעבי לי את השאלה. תענה לי על השאלה. חכי, תעצרי שנייה, תשאלי אחר כך. גם ככה את שואלת הרבה. תמשיכי. תסביר לי איך זה מתכנס עם המספרים. ואם לא, אז אביה מהאוצר יסביר לי. כי אם המשטרה לא גדלה באלפים, אז איך היא מפטרת כל כך הרבה עוד שנתיים? ומה נעשה בלי שוטרים? כי המצב לא הולך ונהיה יותר טוב. בפעם האחרונה שבדקתי זה היה יותר גרוע. נקודה ראשונה, ה-17% זה ב-2026 לפי ההסכם. עזוב, תן לי עוד שנתיים. עוד שנתיים אתה על 10%? זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, ונתן ראש אמ"ש את הנתונים של 2021. בתוך המספר הזה, גם מי שאנחנו מפטרים כי הם לא מתאימים לארגון ללא כל קשר, ספורים. כן, ספור לי ה-91 שפיטרתם ספור לי. סדר גודל של 4%-5%. 4%-5% כל שנה, בכל מקרה של פיטורים והתפטרות. שאנחנו ב-22 מדברים על 8%, כ-5% מפוטרים כי הם פשוט לא מתאימים בכל מקרה, ללא כל קשר להסכם. בסדר? זה אוטומטית מוריד את המספרים בצורה משמעותית.

אבל איפה עוד 3% שאתה שולח הביתה? למשטרה שגם ככה קטנה. אין ספק, כמו שגם צוין קודם, שמשטרת ישראל צריכה לגדול. היא קטנה על משימותיה, קטנה על המדינה. על זה אין בכלל ויכוח, בוודאי לא איתי. כל מי שיפוטר בסופו של דבר או ייצא מהארגון כי הוא פחות טוב יגויס אחד במקומו. במסגרת הסיכום סוכם שאנחנו מראש נגייס ב-2022 100 שוטרים נוספים. כלומר, הם כלולים ב-2,200 שציין ראש אמ"ש. על כל מי שיוצא נכנס אחד? אבל למול מי שאנחנו צריכים לפטר לכאורה אמור להיות אחד מוכן במכללה, שברגע שמפטרים הוא מתייצב בשטח. אז אתה אומר שאתה גדל, אתה לא קטן. כל מי שמתפטר היום, מפוטר היום, גם במקומו אני מגייס אחד, ללא כל קשר להסכם. ללא כל קשר לסיבת ההתפטרות. אם זה פיטורים, אם זה פרישה. הכל יש לך אחד על אחד. ובנוסף יש לך דלתא של כמה? מה האקסטרה שלך?

אנחנו במסגרת הסיכום סיכמנו גם שאנחנו נגייס 100 שהם לטובת הפיטורים שנובע מהסכם גג שכר. בסדר? הייתי מנסח את המשפט הזה מחדש. מגייס 100 כדי לפטר. לא הייתי אומר את זה ככה.

עוד פעם, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שרוב רובם של השוטרים קודם כל הם כולם טובים. חלקם הגדול הם טובים יותר. חלקם הקטן הם טובים פחות. וכשאנחנו מגייסים עכשיו 100 במקום 100 פחות טובים, אז נמצא את עצמנו במצב שמתוך ה-100 החדשים, חלקם הגדול הם יותר טובים מהפחות טובים שכבר נפרדנו מהם. כלומר אתם עושים סלטות באוויר כדי לצאת פחות או יותר באיזון. כלומר, אין פה הגדלה של המשטרה, שלדבריך, אני מצטטת: קטנה על מידותיה וקטנה על משימותיה. זה לא אשמתכם, אגב. הסכם גג השכר לא מקטין את המשטרה. הוא לא מקטין ולא מגדיל. הוא גם לא מגדיל. התוספת שצוין קודם על ידי ראש אמ"ש לא קשור לחלק הזה של ההסכמים.

אביה, אני רוצה שתיתן לנו, אני רואה אותך מהנהן שם. תסביר לי את האירוע הזה עם ההסכם. כי הוא לא מקטין. אוקיי, הבנו. מזל שבאמת דני נתן את ההערה הזאת. גם חבר הכנסת אוחנה העיר את זה. אבל תסביר לי איך אתה עושה הסכם לחמש שנים קדימה, חוץ מזה שאתה לא מקטין בלי שאתה מגדיל. אלא אם כן אתה כן מגדיל. תסביר לי. אביה הוא מאגף תקציבים משרד האוצר. יש פה שני דברים שונים שצריך לדעת להבדיל ביניהם. יש את ההסכם, שהוא מדבר, כמו שאמר פה ראש אג"ת, נושא של ניהול תקציב השכר. ויש את נושא ההתעצמות בכוח האדם של המשטרה. זה השוטרים שמגייסים, התוספתיים.

יש 1,000 שוטרים ב-2022 ועוד 300 ב-2023. 300 ב-2023? 1,300. לא, לא, אל תבלבל. 1,300 זה הבסיס, ה-300 זה האקסטרה. הבנתי את זה כבר. יש 1,000 השנה. יש כ-1,000 תשתיות. השנה יש מתוכם את ה-100 כמו שהוא הזכיר, שהם במטרה להסכם הזה. כדי לייצר כיסא חם. שלא ייצא מצב שמישהו מפוטר ואין מישהו במקומו. זה התוספת של ה-100. ויש את ה-900 האחרים, שזה מה שהוזכר, שהם שוטרים תוספתיים למשימות המשטרה. אלה שני דברים שונים לחלוטין. כל שוטר כמובן שמפוטר, המשטרה לא נמדדת בשאיפות אם אני מפטר אני לא מקבל. אלא יש תקנים. יש תקן של שוטר. אם שוטר מפוטר, נכנס מישהו במקומו. זה לא מקטין את המשטרה. אבל זה גם לא מגדיל. בסדר, זה אפס. יש בנפרד. בנפרד יש הגדלה של ה-1,100 שמתחלק ל-2022-2023. אבל נגיד על 2024, עוד לא הייתם שם בעניין של התעצמות? עוד לא. תקציב המדינה עובד לפי -- לא,

אני יודעת איך תקציב המדינה עובד,

אני רק אומרת, אתה עוד לא באירוע של זה. אתה כרגע תקצבת את 2022-2023 או 2021-2022? 2022. 2023 יש רק את הסיפור של ה-300 תקנים שזו עובדה. חוץ מזה יהיה דיוני תקציב 2023. אנחנו לא הגענו אליהם עדיין. ותקציב 2024, כאילו תקנים והתעצמות ב-2024 זה יהיה בתקציב 2024. בסדר. רגע, רגע. יש לכם עוד הערות על הסכם הגג? אני אגיד מילה על העניין.

מה שאמר ראש אג"ת בצדק ובהגינות, אם אנחנו היינו חותמים עם עצמנו אז בטח היה הסכם יותר טוב. היו לנו הרבה השגות, אבל בסוף ההסכם נחתם. יש 100 תקני מכללה. תכני המכללה האלה יש להם, הם תקנים קבועים שיושבים במכללה. זאת אומרת הקורס נמשך 29 שבועות, התקנים האלה הם לטובת הקורס.

שהקורס מסתיים והשוטרים מפוזרים לשטח, התקנים האלה ממשיכים כל הזמן. זאת אומרת זה ר"ם הכשרות, מי שמכיר את זה מצה"ל או ממקומות אחרים. כדי לייצר את אותם כאלה או שפורשים או נאלצים, או שמתפטרים או שאנחנו נאלצים לפטר אותם. וכן, על המתפטרים דיברנו על זה. בהחלט השכר המתחיל היום של שוטר נטו, שוטר מתחיל, אחרי שהוא סיים את ההכשרה. נכון שיש נופש ויש עוד כל מיני הטבות שאנחנו נותנים ושכר דירה, הוא 7,000 שקלים נטו. ואנחנו חושבים שזה שכר שקשה לנו לשמור אנשים טובים בארגון איתו. אין מה לעשות. ה-7,000 נטו זה מה שהוא מקבל בשנה הראשונה? בכמה שנים ראשונות. עד חמש שנים. שכאילו אתה מנסה לעבות את זה בכל מיני תוספות, אבל זה הבסיס. זה הבסיס. כן, שאלה. וחבר הכנסת אוחנה. שאלה אחת שלך ואנחנו עוברים לאמיר, הוא מחכה. אני מבינה, תקנו אותי אם אני טועה. שבעצם לא מקטינים ולא מגדילים באופן משמעותי את המשטרה. האתגרים גדלים, השכר הוא נמוך יחסית ולכן קשה להשאיר אנשים טובים. ויש סינון מעבר לסינון האיכותי, יש סינון שהוא סינון כמותי, בגלל שיקולי תקציב. ואני שואלת פה האם המשטרה, ואני שואלת את זה לא כדי להתריס, אני שואלת כדי שיהיה פה מענה רשמי. יכולה לתת מענה נאות, לא מושלם, נאות, טוב, לאתגרים המשטרתיים שעומדים בפני החברה הזאת? במיוחד כשיש 2.4 מיליארד שקלים שבעצם מנותבים לעבודה של עוד עבריינים ועוד גורמי פשיעה ועוד אנשים שבעצם עוברים על החוק. בשביל זה היה סיפור שלם ועוד תקצוב, כדי לטפל בעניין של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שיצאה לגמרי מכלל שליטה.

קיבלת עוד סוג של פיל לתוך המשימות הרגילות, שגם ככה כמו שאתה אומר, הרבה יותר רחבים, הרבה יותר אתגרים, שומר חומות, ערים מעורבות. האם אתם יכולים לתת מענה, ובבקשה, אין פה עניין של בושה, אנחנו פה כדי לשרת, כולנו, את אזרחי מדינת ישראל. ואם לא, מה הצורך בערך, הערכה גסה של צורך. כדי שנדע על מה להילחם. אמר ראש אמ"ש קודם, עם כניסתו של המפכ"ל הוכנה תכנית אסטרטגית למשטרת ישראל. תכנית חמש חמש חמש זה נקרא. חמישה כיווני פעולה. 5,000 שוטרים, עם תוספת או גיבוי. תכנית רב שנתית. לכמה שנים? לחמש שנים או לשלוש שנים. חמישה כיווני פעולה, 5,000 שוטרים, בגיבוי של תוספת תקציבית של 5 מיליארד שקלים. משם השם חמש חמש חמש. אנחנו ב-2022 בהתאם לסיכומים והאישורים של הממשלה במסגרת תקציב המדינה, צפויים לגדול בכ-900 שוטרים.

התעצמות. מעבר למה שהיה לנו ב-2021. כמה אחוזים זה? 900 מתוך 31,000 פלוס מינוס. כלומר, התשובה ברורה.

חבר הכנסת אמיר אוחנה, בבקשה אדוני. תודה גברתי. אני רוצה לפתוח בסיפור. סיפור? בבקשה. הסיפורים שלך תמיד מעניינים. מספרים על חכם זקן ציני שיושב בכניסה לשוק ומגיע איש עשיר. והוא שואל אותו 'סבא, מה תעשה אם אתן לך שני מטבעות?' אז הוא אומר: 'מטבע אחד אני אקנה לחם, במטבע השני אני אקנה פרח'. אז הוא אומר לו: 'טוב, לחם הבנתי. אבל למה פרח?' אז הוא אומר: 'לחם כדי שיהיה ממה לחיות ופרח כדי שיהיה למה לחיות'. אנחנו עוסקים פה בדיון הזה בלחם ואין חולק, אני חושב שאין חולק שהשוטרים ראויים לכל תגמול שאנחנו יכולים לתת להם. וגם להגדלה, דרך אגב, יודע את זה קריבו, יודע את זה בועז, שאני כשהייתי שר בט"פ וסיכמתי עם ראש הממשלה, כבר הצהרנו את זה, על 5,000 שוטרים נוספים. אם תשאלי אותי, אגב, גם זה לא מספיק, אבל זה תוספת משמעותית. ואנחנו לא מספיק עוסקים בפרח. כי אני חושב שאחד הדברים שהכי קשים לשוטרים, וברוך השם נפגשתי וראיתי ושמעתי, זה גם היחס שהם מקבלים. והחוסר כבוד והערכה וגיבוי שהם זוכים לפעמים מהציבור, לפעמים מהמפקדים. ואם יש משהו שאנחנו יכולים לתרום כאן שלא בצד החומרי, ואת יודעת היטב גברתי יושבת הראש, שאני כשר לבט"פ פעלתי מאוד חזק בכיוון הזה, זה לתת להם את הגיבוי והערכה ואת הכבוד שהם ראויים להם. ואין לי די מילים כמה זה חשוב שנוכל לשמור את השוטרים הטובים. ויש רבים מאוד, הרוב הם שוטרים טובים. ולצד זאת, אני כן אומר, להיפרד מהפחות טובים אחר כבוד. להיפרד מהם, לרענן שורות. אני לא רוצה משטרה שיש בה קביעות כמו בחלק מהמשרדים הממשלתיים המנופחים הלא יעילים, הלא שירותיים כלפי האזרח. אנחנו לא רוצים את זה. וכל תמיכה ועזרה שתוכלו לקבל מאתנו, אני יודע היטב שאני אומר זאת גם בשם יושבת ראש הוועדה, אנחנו ניתן. אנחנו רוצים משטרה שיודעת להעריך את השוטרים שלה, יודעת לכבד אותם. ואני בטוח שכשזה יבוא, גם הציבור ידע להעריך ולכבד את השוטרים שלו יותר טוב מאשר היום.

חבר הכנסת איתמר בן גביר. אגב, אוחנה גם עשה בעניין הזה, חשוב להגיד. זה משמעותי. גם הוועדה הזאת תגבה את המשטרה והם יודעים את זה. אבל צריך להגיד שהשר לביטחון פנים לשעבר, עשית את זה. זה חשוב מאוד. תודה גברתי יושבת הראש. תודה גברתי יושבת הראש. תודה לכם. אני רוצה לדבר טיפה על הפיל שבחדר. כלומר, דיברו כאן בעניין באמת כל מיני עניינים שממש ממש לא טכניים, הם מהותיים. שוטר שלא משתלם לו לבוא לעבודה זה שוטר שפחות עם מוטיבציה, זה שוטר שבא רק להעביר את היום והתוצאות לא מאחרות לבוא. אבל יש גם התפטרויות מהמשטרה. ולא מעט התפטרויות מהמשטרה. ואנחנו ראינו את ההתפטרויות האלה, למרות שבמשטרה לא נוהגים לדבר עליהם. הרבה מאוד אחרי שומר חומות וגם בחודשים האחרונים. כשאני פוגש שוטרים, שוטרים לשעבר, ושואל למה? מה קרה? מה יום מיומיים? אז מדברים בדיוק על מה שהשר אוחנה מדבר. ואני רוצה טיפה להרחיב. זה לא רק חוסר הגיבוי. זה ההפקרות. זה ההפקרות שמפקירים שוטרים במשטרת ישראל. ודי אם ניקח את הדוגמה של ליאור זוהר, המת"ח שהתפטר ממשטרת עיירות בשומר חומות. הוא היה שם כאשר הוא לא יכול היה להגן על אנשים.

והעניין הזה של להעלות את שכר השוטרים ולהוסיף, לגייס שוטרים - זה הכל חשוב, חשוב מאוד. אבל שום דבר לא ייפתר. והמצוקה של מדינת ישראל ושל המשטרה בפרט תמשיך להיות כל עוד באמת לא נותנים גב. וכל עוד מעמידים שוטרים במצב שהם לא יכולים לתת מענה. אני דיברתי גברתי יושבת הראש עם כמה קצינים ממש חברים. אחד מהם סיפר לי על איזה שהיא סיטואציה הזויה בשומר החומות. הוא אומר מתקיפים אותנו, זורקים עלינו אבנים, בקת"בים. הוא היה מפקד הכוח. הוא אומר לא נותנים לי אישור להגיב. אז מה עשית? אז הוא בסוף הגיב ובסוף ירה. ובסוף החיים שלו ניצלו. אבל מה, מה המסר לכל השוטרים? שלא נותנים להם גב. שלא אומרים להם תירו מתי שצריך לירות. שאנחנו מאחוריכם. המסר הוא אתם לא שווים ותלכו הביתה. ובוא נגיד את האמת, יש גל של התפטרויות במשטרת ישראל. חשוב גם שהנתונים יוצפו, כי אתם כל הזמן מדברים על - - - האמת שהצפנו את הנתונים, פשוט לא היית כאן. מצוין. כי אני שמעתי מהרגע שנכנסתי על פיטורים,

פיטורים. לא, גם התפטרויות. אני יכול לענות לך.

אני מכבדת מאוד את חבר הכנסת בן גביר. אבל זה הוא נכנס אחר שעה פלוס יש לזה השלכות. קודם כל, לא נכנסתי אחרי שעה פלוס. בגלל שהייתי בוועדת חוקה בדיון חשוב. אין לי ספק. אבל ההערה שלך, אני מקבל את ההערה שלך. כן, אבל אין גל של התפטרויות. אני יכולה להגיד את זה. יש פה פיטורים והתפטרויות. וגם עברנו על כל אחד ואחד, יש לי גם לתת לך את הטבלה אם תרצה.

והסיבות גם. אני אגיד מילה, אנחנו מגבים את אנשינו בעבודתם הקשה. השוטרים זה האנשים שעובדים הכי קשה, נקודה. אנחנו מגבים אותם. שומרי החומות היה אירוע מורכב שבו במהירות רבה מאוד הצלחנו להשתלט על המון אירועים שהיו ברוב מדינת ישראל.

בוא נגיד את האמת, זה לא נכון. לא, לא, אני לא פותחת עכשיו את שומר חומות. היה לי על זה דיון. ממש לא. יש כאן אנשים שמחכים ואני רוצה לתת להם לדבר. אתה לא פותח לי את שומר חומות עכשיו. היה כאן דיון בדיוק לפני שבוע. בעניי הזה אנחנו מגבים את אנשינו, שומרים עליהם. המפכ"ל עם כניסתו לתפקיד הנחה את המונח מעיל רוח כדוגמת המערכת של הטנקים, ששומרת על הטנקים, באותה מערכת בדיוק. כל שוטר שלנו שעובר שיימינג ומותקף מרואיין אישית על ידי. אני מוודא שהוא מטופל. מלווה, לא חסר לו כלום. אני לא מדבר על שיימינג. שוטרים מותקפים בעיר העתיקה. אנחנו רואים שמקללים אותם.

בהר הבית מרביצים לשוטרים.

מי מדבר על שיימינג? איזה שיימינג? אנחנו במציאת אחרת לגמרי. פוגעים בשוטרים פה, מרביצים לשוטרים. איתמר, אני חושב שאתה צודק. אבל אני חושב שהטענות שלך צריכות להיות למח"ש ולא לאנשים האלה. אני גם למפכ"ל בטענות, לא רק למח"ש. אנשינו מגובים, עושים את עבודתם מצוין. המפכ"ל החזיר את האלות לשימוש בעת הצורך. אנחנו משטרה שצריכה לתת שירות לאזרח ומצד שני היא יודעת לטפל בפורעי חוק באשר נדרש. ועושים את זה מצוין. באשר לשמות, אני לא רוצה להתייחס פה, לפגוע בכבודכם של אנשים. הסיבות להתפטרויות דיברנו עליהן. גובה שכר, שחיקה, עומס, קושי לאזן בין תפקיד לבית. חוסר גיבוי זה לא נמצא ברשימה?

אז אתם מנותקים.

תודה, תודה. 20% העדר גיבוי מהמפקדים. יש את זה. הנקודה ברורה. אני רוצה לשמוע את אביגיל, בבקשה. המנכ"לית של ארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר. בבקשה אביגיל. תודה רבה על הדיון הזה גברתי יושבת הראש. תלמדי רק חוק בוועדה הזאת, אל תשבי לידם. כי אז זה קשה. כל מי שרוצה שאני גם אראה אותו, זה נורא קשה לי. לא משנה, עכשיו אני אסתכל. אבל מכיוון שאת תבואי לוועדה הזאת עוד הרבה.

תראי את מנכ"ל רגבים,

הוא יודע בדיוק איפה לשבת. בבקשה. קיבלתי את ההערה. קודם כל, אני שמחה שחברי הכנסת תומכים במשטרה וזה גם משפחות השוטרים והסוהרים. הפגיעה היא מתמשכת בתדמית המשטרה. וזה נכון שאתם אומרים זה השכר. זה מתחיל בעצם מהשכר. עכשיו הסכם גג שכר זה נורא מקומם אותי ההסכם שאומרים שהוא טוב. את צודקת חברת הכנסת רות, ואת אומרת ההסכם הזה הוא רע מאוד. למה הוא רע מאוד? כי לא תהיה לנו משטרה מקצועית. תהיה לנו משטרה שהיא בעצם חברת שמירה. האוצר מניח אקדח על הרקה של גם משטרה וגם שב"ס. למרות שהדיון פה הוא משטרה, אבל זה גופי הביטחון שלנו, שהם ת"פ של המשרד לביטחון הפנים. הוא מניח אקדח על הרקה שלהם ומאלץ אותם, אני יכולה לומר את זה, כי אני יודעת דברים. הוא מאלץ אותם לחתום על הסכמים כאלה על מנת שהם יקבלו תקציבים אחרים. ולכן כשאומרים כל חמש שנים יהיו פיטורים. איזה משטרה תהיה לנו? עד ששוטר לומר את התפקיד שלו לוקח לפחות איזה שנתיים. אחרי זה עוד שלוש שנים הוא מתפטר, מכניסים שוטר חדש. זה הדבר הראשון. דבר שני, השכר. גם 7,000 שקלים לשוטר זה בעצם אומר אנחנו לא מעריכים אותך כשוטר. כי השכר הוא לא ממצה את התפקיד שלו. שעות נוספות - צריך לשלם לשוטרים שעות נוספות. חייבים לשלם להם עבור שעות נוספות. שוטר לפעמים עובד שלדי, בגלל שיש לנו חוסר של שוטרים. איזה שוטר יכול לתפקד כשהוא מאלצים אותו להישאר שלדי. ועוד שעות מעבר גם לשלדי, תנוח כמה שעות ואחרי זה תמשיך. איפה בית, איפה משפחה? איפה מוטיבציה? אתם צודקים, איזה מוטיבציה תהיה לשוטר לצאת לשטח ולחבק את האזרח ולהגיד לו אני פה להגן עליך? אני רוצה לשאול שאלה. אגף תקציבים דיבר, חלילה זה לא אישי, הכי פחות. כולכם דיברתם. אתם דיברתם דברים טובים, נכונים, חכמים וחזקים. אני רוצה לשמוע מה המענה של אגף תקציבים. איפה המענה? מדינת ישראל מסתכלת, מתבוננת. שואלת שאלה. אני לא מבינה. אני לא מבינה מה התשובה. אני מבינה שאני צריכה לשבת פה ולהילחם למענכם. אבל אני לא מבינה איפה האוצר?

אני רוצה לומר משהו. לפני שהוא עונה אני רוצה לומר משהו, לפני שהוא עונה. אנחנו נאבקים, יש החלטת ממשלה ש(33) השוואה לצה"ל. אנחנו נאבקים שנים רבות לקבל את מה שמגיע לנו על פי החלטת ממשלה. כמו הנושא של אי ביטחון תעסוקתי בהשוואה לצה"ל. אנחנו נלחמנו משפטית,

ויצאו גמלאים והמון חברים לשטח להפגין. ורק אחרי ההפגנות והמאבק המשפטי שעשינו זכינו. אבל עדיין לא סיימנו את המאבק הזה. תארי לעצמך שבית הדין לעבודה קובע שמגיע לנו ועדיין האוצר לא רוצה לתת לחלקים שזה נקרא דירוג המחר. לחלקים בתוך המשטרה, לשירות בתי סוהר, לגמלאים את התוספת שמגיעה להם על פי החלטת ממשלה. האוצר נלחם בנו. אנחנו סוג ב'. צה"ל מקבל המון תוספות ואנחנו אמורים לקבל את זה. אני עשיתי מאבקים לעוטף ירושלים, שאמור לקבל כמו צה"ל רמת פעילות א' פלוס. רק אחרי מאבק משפטי שלי נתנו להם רמה א', רמת פעילות א' ולא רמת פעילות א' פלוס. אותו דבר, יס"מ במחוז ש"י. ששם עובדים קשה גם השוטרים שלנו, כמו הצבא. הצבא מקבל רמה א' פלוס. אנחנו צריכים להיאבק משפטית בכדי שהם יקבלו רמה א' פלוס. אותו דבר יחידת אתגר. שנכנסת עם השב"כ ועם צה"ל לאיזורי C. אנחנו רק נאבקנו בבתי משפט. איזה מעמד יש לשוטר שאנחנו צריכים ללכת להיאבק בבית משפט על מנת שהוא יקבל את התוספת שמגיעה לו על פי החלטת ממשלה? אז אם רוצים באמת שיהיו שוטרים טובים במדינת ישראל, צריך לתת להם שכר הולם. זה לא השכר שמגיע להם. צריך לתת יותר שוטרים על מנת ששוטרים אחרים יוכלו לתת את השירות לאזרח כמו שצריך. לא יכול להיות ששוטר יהיה חברת שמירה. זה אסון למדינת ישראל. זה אסון לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים במאבקים האלה מול האוצר. באמת שהאוצר עכשיו ייתן לי תשובה מדוע אני צריכה להיאבק משפטית למען השוטרים והמשפחות שלהם על מנת לקבל תוספת שהיא על פי החלטת ממשלה?

תודה אביגיל. כן, אביה, יש לך תשובה לתגובה לדברים שאביגיל אמרה? שהם דברים מאוד חשובים. אני אגיד כמה דברים: קודם כל, חשוב להגיד שתקציב המשטרה גדל משמעותית בשנים האחרונות.

משמעותית זה אם אנחנו מסתכלים על 2015 יש עליה של - - - לא,

תסתכל על 2019, 2020, 2021. מה הגידול? מ-2019 יש גידול של מיליארד וחצי שקלים. מיליארד וחצי שקלים זה נראה לך משמעותי? בלי תקציב? לא הבנתי. לא, רגע, שנייה, אל תפריעי לי בקשה. די, מספיק עם זה רגע. שאלתי אותך על 2019 מה היה התקציב של המשטרה? ב-2019 התקציב היה כ-13 מיליארד שקלים ועכשיו הוא כ-14 וחצי מיליארד שקלים. אז אני רוצה להגיד לך משהו. בגלל שהיה לי ארבע שנים עם שר אוצר. מיליארד וחצי זה לא גידול משמעותי.

זה גידול. זה לא גידול משמעותי. אתה יכול לספר את זה אולי פה לחברי כנסת אחרים. אני יודעת מה זה מיליארד שקלים. זה שר האוצר קם בבוקר, מתעטש על זה. תאמין לי, הייתי שם ארבע שנים. הדבר הכי חשוב היום במדינת ישראל זה ביטחון פנים. הכי חשוב. אין דבר שיותר מסכן אזרחים יום יום. מהגברת שיוצאת לרוץ ונתקלת בשב"ח עד האדון שגר בלוד ויורים לו לתוך הבית. או הגברת שמסתובבת בעומר ויורים עליה מתל שבע או מכסייפה, תסלחו לי אם לרגע התבלבלתי בלוקיישן המדויק של מאיפה יוצא תת המקלע. אין דבר יותר חשוב היום מביטחון פנים. אבל אני הבנתי את זה, ואני כולה פה שלושה חודשים בוועדה הזאת. זאת ספינה. שצריך עכשיו להזיז אותה. וצריך להזיז אותה. כי כשצה"ל בא לוועדת חוץ וביטחון ואומר אני צריך איזה רחפן או איזה משהו זורקים עליו איזה 6 מיליארד. וכשמשטרה באה ואומרת חסר לי שוטרים, כי הוא נמצא בתחנת משטרה והוא צריך לשלוח מישהי שמאיימת להתאבד, כי פגעו בה מינית, הייתה פה בשבוע שעבר. ובמקביל הוא צריך להסתכל על מצלמות של פעוטון שמתעללים שם בילד ובמקביל הוא צריך ללכת ולפתור בעיה של אלימות בתוך המשפחה.

מיליארד וחצי זה לא גידול. כל הזמן מדברים על הקורונה והקורונה. הבעיה הכי גדולה במדינה הזאת זה ביטחון פנים. זה המחלה, זה המגיפה שאנחנו לא מצליחים. אז מיליארד וחצי אביה זה לא.

כשבאתי לפה לפני שלושה חודשים נכנסתי לתוך התקציב. והנה אני אומרת לך, ואני מבטיחה לך, פה זה גם חתום, אנחנו נילחם בתקציב של 2023 בשביל המשטרה. לא יהיה מיליארד שקלים. שוטר שקם בבוקר ומסכן את החיים שלו כל יום מקבל 7,000 שקלים? זה תעודת עניות של המדינה הזאת. תעודת עניות.

אני גם לא מאשימה אותך,

אנחנו עובדים ביחד. אתה עושה את התפקיד שלך. אבל יהיו כאן בלוק של חברי כנסת, תסלחו לי חברי אופוזיציה, הם חשובים, אבל צריך פה חברי קואליציה, שיגידו אנחנו לא נרים את היד על תקציב מדינה שמעלה את המשטרה במיליארד שקלים.

איזה משטרה? ביטחון פנים. מיליארד וחצי לכל ביטחון פנים, סליחה. המשטרה לא קיבלה מיליארד וחצי. רק למשטרה יש

עזוב, אני זורמת איתך. עזוב, עזוב, מיליארד וחצי שקלים למשטרה.

ויש כאן משרדי ממשלה שגדלו בצורה מטורפת בלי פרופורציה. וכאן יש משרד שפשוט לא גדל. בגלל זה שאלתי אותך, כי ראיתי מה קרה פה בשלוש שנים האחרונות. זה לא גידול. זה לא גידול, בטח לא בהתמודדות של המשטרה. וזו הערת אגב שלי לדיון הזה. שיש כאן דברים שצריך לשנות. אנחנו פשוט הקואליציה נכנסה פה מהר לאישור תקציב. כי רצינו באמת שהממשלה תתקדם וזה. אבל ככל שאנחנו נחשפים יותר, וגם לא הכרנו. גם אני לא הכרתי את ההתמודדויות של המשטרה. היום כשאני נמצאת ביחידה, ביום חמישי עולה ליחידה בקרית שמונה ליגל ורואה כמה נשק החיזבאללה מכניס. איך הוא אמר לי השוטר? תמיד היה אלימות במגזר הערבי, אבל זה היה אלות,

עכשיו כל הנשק שנכנס מהצפון במה שנקרא בלי שום בעיה, כי יש שם 30 לוחמי משטרה ביגל, איך הוא אמר לי? אקדח לא מפספס, אקדח הורג. ואם אנחנו משאירים פה כמה קצוות ושם כמה קצוות אנחנו משלמים על זה. ואגב, זה עולה לנו הרבה יותר כסף. הרבה יותר כסף להתמודד. אבל זאת הערה שלי, כי כל הזמן מדברים. לא דיברתי מילה. פשוט מדהים אותי האירוע הזה. אבל בסדר, אנחנו גם לומדים. אנחנו לומדים את התחום הזה. ואנחנו לומדים את האירוע הזה וזה לא יישאר. אבל רגע, אני גם לא מאשימה אותך. יש כאן אירוע ענק עם המשרד לביטחון פנים ואנחנו כחברי כנסת נאבק עליו בתקציב הבא ואני בטוחה שגם אתה תהנה מזה, אני בטח לא מאמינה שאתה נגד. אתה מבין את האירוע. וכשבאים חברי כנסת ואומרים למשטרה אבל כמה אתם צריכים? כמה אתם צריכים? והמשטרה עומדת ואומרת תראו, יש לנו יעד של 5,000. אבל הם קצת חוששים, כי הם אומרים אוקיי, אנחנו צריכים לזה כסף. בשביל זה יש פה חברי כנסת. זה התפקיד שלהם בדיוק בתקציב הבא, בדיוק בשביל זה. וזה הערת אגב על העניין הזה. וגם הנקודה שלך ברורה. אבל בואי, את דיברת כל כך מדהים אביגיל. איך מרגי פעם אמר לי כשהייתי איתו בוועדת חינוך? תפרשי בשיא. באמת, דיברת מדהים. אני רוצה לשמוע את מאיר מתנועת רגבים. בבקשה מאיר. תודה רבה. גברתי יושבת הראש, דבר ראשון אני רוצה שוב פעם להודות לך על סדרת הדיונים הקריטית לביטחון. אני כנציג של הציבור. כי אנחנו בציבור מרגישים לא בטוחים בשנים האחרונות ועוד מעט ניגע בזה. אבל בסוף כולנו מכירים את הטבלה של מאסלו, כולנו יודעים שבסוף הבייסיק זה המשכורת. אבל בסוף אנחנו גם יודעים - - - לא, חשבתי פירמידת הצרכים של מאסלו אתה מדבר איתי על הביטחון. הביטחון הפיזי ואז המשכורת, נכון. מעל המשכורת יש לנו הערכה וכבוד ואז יש את המימוש העצמי. אבל בסוף כולנו יודעים שגם אנשים במשטרה זה אנשים ערכיים. רובם זה אנשים שרוצים לעשות טוב, אכפת להם. זה חבר'ה שבאמת מוכנים, אני בטוח, כמו בכל מקום, מוכנים לקבל קצת פחות אם הם מרגישים שבאמת עודים, הם מצליחים. שהם מביאים תוצאות. שיש להם כבוד והערכה. הם מוכנים להרוויח אפילו פחות אם הם מרגישים את הסיפוק הזה של השליחות שלהם. וכולנו ככה, כן? אני חושב שכל מי שמסביב לשולחן מרגישים את התחושה הזאת. הדיון הזה שמתקיים פה צריך להיות, לטעמי, בקבינט המדיני ביטחוני, האירוע הזה. כי בסוף מה שגרם לנו לבוא לדיון הזה, זה לא השכר. וזה חשוב, עוד פעם, השכר חשוב. אבל מה שגרם לנו זה בגלל מה שנאמר פה. שוטרים, אולי זה לא המון, אולי זה לא הרוב. רוב השוטרים שאולי פרשו אולי פרשו בגלל שכר. אבל מספיק שיש עשרה שוטרים, 20 שוטרים שפרשו בגלל שהם לא מצליחים לעמוד במשימה.

טוב למדינת ישראל 20 שוטרים שפורשים, שמתפטרים בגלל התחושה הזאת מאשר 10,000 שוטרים שנשארים למרות שהם לא מצליחים לעמוד במשימה. אז הדיון לא צריך להיות רק על השכר. אלא אם השוטרים מרגישים שהם מצליחים לעמוד במשימה. ולצערי, אנחנו לא נקבל את התשובה מאנשים שיושבים פה. אלא שבגלל בסוף השוטר בשטח, בדרך כלל הדרגים הזוטרים יותר הם אלה שנתקלים. שבוע שעבר אם אני לא טועה זה היה בתראבין, שוטרים סמוים שעשרות אנשים תוקפים אותם והם עומדים חסרי אונים. עכשיו, הבעיה זה לא, מתוך עשרות הפורעים שתקפו אותם - כמה מהם נעצרו? כמה הוגשו נגדם כתבי אישום? ואם נעצרו, כמה נשארו במעצר? כמה נשארו במעצר. כמה בסוף, בסוף התהליך בעוד שנה,

בסוף התהליך המשפטי, כמה מהם יישארו במאסר? אבל זה האירוע שלדעתי, זה לא המשטרה, כן? מדובר פה בגורמים אחרים. אם זה משרד האוצר ואם זה משרד המשפטים והפרקליטות ושירות בתי הסוהר. יש פה המון המון גורמים שבסוף השוטר בקצה הוא תלוי בגורמים האלה ביכולת שלו לבצע את המשימה. כי כל האירועים שעלו לתקשורת בשנים האחרונות המשטרה עשתה עבודה נהדרת. עצרה אותם. מי שפלש לבסיס נבטים, וזה שאנס את הילדה. וזה שגנב את הארנק מהמפורסמים. כל המקרים שלפחות הגיעו לתקשורת, טופלו על ידי המשטרה. אבל כשזה מגיע לבתי המשפט הם משוחררים. אז השוטר בקצה הוא מתוסכל. הוא אומר בשביל מה לי להשקיע? השקעתי את המארבים ואת המשאבים וסיכנתי את החיים שלי וירו עליי. ועצרתי את הבן אדם בסוף. אבל העבריין משוחרר. זה יוצר תסכול מטורף אצל השוטרים ואני חושב שזה הדיון החשוב, כי זה מה שמעניין אותנו האזרחים. אותנו האזרחים, רק עוד משפט אחד. אז אוקיי, תסכם ואני אגיד לך משהו על העניין הזה. רק משפט אחד. התחושה שלי ושל הסובבים שלי, השירותיות של המשטרה עלתה באופן קיצוני בשנים האחרונות. אנחנו מתקשרים 100 עונים בצורה ישירה וטובה. ואחר כך מתקשרים לשאול האם קיבלנו מענה כמו שצריך. השירותיות טובה. אבל התפקוד הוא נמוך. בגלל שהתקשרתי לשוטר כדי לדווח על משהו שנגנב, אז עונים לי מאוד יפה ומגיע זה, אבל הרכב לא חזר, האופניים לא חזרו. התחושה הזאת היא התסכול. ואני רוצה לבקש מיושבת הראש אם אפשר לקיים דיון המשך. אני יכולה להגיד לך שאנחנו מתכננים שבוע הבא להביא, תשמעי גם את זה את לאה. בשבוע הבא יהיה כאן דיון ביום שני על המדדים לטיפול בפשיעה במגזר הערבי. זה משהו שהובטח לנו על ידי המשרד לביטחון פנים. שתוך 45 יום מהדיון הקודם על הפשיעה יהיה מדדים. עכשיו, למה אני אומרת את זה לך? כי חלק מהתכנית של מסלול בטוח זה גם בתי המשפט וגם פרקליטות. והם צריכים לפני הדיון בשבוע הבא להכין בעצם את אותם מדדים שלהם על איך הם מתמודדים עם הפשיעה. כי כל מה שאמרת, הכל נכון. ובסוף אותו לוחם מהמשטרה שהגעתי אליו גם בדרום, רוב הסיורים שלי. הוא אמר לי מירב, בסוף אני עושה, ויש לנו את הציוד הכי טוב ועצרנו אותו וזה. אבל בסוף כמובן אני עוד פעם רואה אותו בשטח. אגב, גם בצפון.

זה לא שהוא מסיים את הסחר באמל"ח והוא הולך אחרי זה לעבוד, לא יודעת מה,

לכן חלק מהאירוע יהיה גם בתי המשפט והפרקליטות. וזה יהיה בשבוע הבא בהצגה של המדדים של הפשיעה. אז מה שנקרא stay tune, כי אנחנו עוד שם ואנחנו גם מבינים, הוועדה הזאת מבינה את האירוע עם בתי המשפט והפרקליטות. גם ממה שאנחנו שומעים בשטח מהחיילים. שיקלי קודם, כי הוא מחכה כבר מלא זמן. אז אני חושב, קודם כל, מצטער שלא הייתי בכל הדיון. אני חושב שהיעד של כל מי שיושב כאן בחדר הוא אחד: משטרה שהיא משטרה אפקטיבית, שהיא משטרה חזקה, חותרת למגע ומרתיעה עבריינים. נותנת ביטחון לאזרחים במדינה. גם ביטחון לחיים של אנשים וגם ביטחון לרכוש. ובאותה נשימה שאנחנו מדברים על זה, אני חושב שאין לטשטש את העובדה שמשטרת ישראל ויחד איתה גם שב"ס הם חווים היום משבר שהוא משבר משמעותי. ולשמחתנו, כיאה למדינה דמוקרטית, בתוך הדבר הזה, בתוך האירוע הזה, גם בולטים עיתונאים שהם עיתונאים שהם בעיניי ראוי לציין אותם שהם עושים עבודה אמיצה. כמו לירן לוי וכמו בר שם אור והצינור, וחושפים אותנו לנתונים שהם נתונים מאוד מאוד קשים. גם לגבי מה שקורה בתוך משטרת ישראל. ואני חושב שצריך להסתכל למציאות הכואבת הזאת בעיניים ולשים אותה פה על השולחן. היה פה דיון שעסק, וזה חוזר על עצמו הרבה פעמים כשמדברים, על היבטים של שכר ומדברים על היבטים של כוח אדם באופן רחב. אבל יש משפט בניהול עסקים שאני מאוד אוהב אותו, culture eats strategy for breakfast. התרבות אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. ובסופו של דבר הדיונים האלה על כמה כסף וכו', בעיניי זה בסופו של דבר לא מספר את הסיפור האמיתי על מה שקורה במשטרת ישראל. וכשאנחנו רואים עלייה של כ-50% בנתונים על עזיבה, זה לא נתונים שהם נתונים מעודדים. אלה נתונים שהם נתונים דרמטיים. ואני ממה שאני לומד ומכל החומרים שאנחנו רואים אותם, גם בתקשורת וגם בדיונים של שומר החומות, אני לא חושב שזה קשור לשכר. אלא זה קשור למוטיבציה ולתחושה. אנשים רוצים להיות חלק מארגון שהוא ארגון מנצח, מארגון שהוא חותר למגע. ארגון שיש משמעות, מארגון שיש לך גיבוי. ולצערי, אני חושב שהדבר הזה הוא לא מה שאנחנו רואים. אני רוצה לתת רק דוגמה אחת של חצי שנייה, מתוך הכתבה, של שוטר שמדבר על מה קורה בכפר ששורפים תחנת משטרה. איך הדברים מתנהלים.

(מושמעת הקלטה) לא מבינים שום דבר. בוא אני אעצור אותך. קודם כל, אתה לא משמיע הקלטות בוועדה. רגע.

וגם יש פרוטוקול שלא מבינים שום דבר ממה שזה. תן בדקה את מה שרצית להגיד.

נותן את הדוגמה שרציתי לומר. באים אנשי משטרה, שלוש דוגמאות: אחת, באים שורפים ניידות כפר. עוצרים את האנשים ואז נותן מפקד התחנה הוראה, הנחיה לשחרר את העצורים, כיוון שיש התפרעות בכפר.

אדוני היה שם? זה עדויות של אנשים שלך.

אנשים שלי?

כן, שוטרים שמתראיינים.

הקלטת קשר.

בועז, אתה תענה. עד עכשיו ענית לכל מה שעלה כאן. שוטרים שמדווחים שהם יצאו מחופשים.

בגלל זה אני לא הבאתי את הדיון לשם. שוטרים שמדווחים שהם נסעו מחופשים לערבים בשיירות מחשש לנסוע בניידות ולהיות מזוהים כשוטרים פן יבולע להם. זה באירועי שומר החומר. ובעכו הוראה שלא להיכנס לעיר העתיקה. וזה בזמן ששם מלון עולה באש ונרצח שם פרופ' הרב אבן ונותנים הוראה לא להיכנס לעיר העתיקה. ולמיטב ידיעתי גם עד לרגע זה לא חודשה נקודת המשטרה גם בעכו העתיקה. ותוסיפי לזה דבר אחרון, מה שראינו עם המג"בניקים, שמזומנים אחרי ירי במחבל, ירי מוצדק כאין כמותו, לחקירה במח"ש.

אני אוסף את כל הדברים האלה ואומר או, אז מה המסר לשוטר בשטח? יש גיבוי? יש נכונות לחתור למגע? הנשק שקיבלנו. במה מתפארים? בזה שנעשה שימוש באלות. אז אני חושב שהבעיה היא יותר עמוקה.

זה קשור בקשר סינרגי למה שקורה במערכת המשפט, למה שקורה בפרקליטות.

בלי המערכת הזאת אי אפשר יהיה לתת גיבוי מלא לשוטרים. אבל איך אומרים? Houston we have a problem. תודה. מה רצית להעיר? אפשר לענות? בועז, כן, בבקשה. אחד, קשה לי להשיב לדברים בעלמא. לא בעלמא, כל הקלטות של שוטרים.

אמנם בהתחלה הלהבת אותי, אבל עכשיו נרגעתי אחרי שהגברת הרגיעה אותי אז נרגעתי. אחד, קשה לי להשיב לדברים בעלמה. כשאנשים מטיחים רפש, בין אם חלקו נכון ובין אם לאו. אני לא מתייחס לאירוע הזה. יש לנו משטרה שעובדת קשה מאוד. נמצאת בכל מקום. הייתה בכל מקום בשומר החומות. במלון בעכו נכנסו וחילצו כשהמלון נשרף. בכל אירוע יורים - - - מעט מידי, מאוחר מידי. אי אפשר להיות בכל מקום, לצערי. יורים, אנחנו נמצאים. אירועים קשים, אירועים קלים, נמצאים ונותנים מענה מצוין. הכי טוב שיש?

הכי מספיק?

כי אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום. אנשים נהרגו, אנשים נפצעו אנוש בלינצ'ים. אנשים נהרגו, שנייה. הייתי מצפה לנימה קצת יותר, לטון קצת יותר כבד משקל. התפקוד בשומר חומות היה על הפנים. התפקוד בשומר חומות בשעות הראשונות לקח זמן להתארגן. לאחר מכן היה תפקוד מצוין, מהיר. כמי שהיה גם באירועי אוקטובר 2000 ולא יודע מה אדוני, איפה היה, שירות צבאי, אני לא נכנס, לא בוחן אף אחד. סיירת גולני, אם זה בסדר מבחינתך. זה בסדר גמור. גם הבן שלי השלישי היה בסיירת גולני, השני באגוז. ועדיין אני אומר, נותנים מענה מצוין. נמצאים בכל מקום. מי שאומר שאנחנו לא נמצאים בכל מקום משקר. כביש באר שבע ערד היה חסום להרבה יותר מידי זמן ולא אמור להישאר עוד. אז זה לא היה כמו שצריך. ובגוש שגב, במשך שבוע וחצי אנשים חששו לצאת. נסעו בשיירות בגוש שגב בגליל. בוא לא נייפה את המצב. בסדר. לא, לא, לא, שנייה. שנייה. אני לא פותחת כאן דיון על שומר חומות. זה היה בשבוע שעבר, זה ימשיך להיות. יש קשר בין האירועים, זו הנקודה היחידה. לא, לא. אני ממש מבקשת. אני לא באירוע הזה. אני באירוע של ההתפטרויות. ברור לי שהיו אירועים שבהם שוטרים הרגישו, ברור לי. הרי בסופו של דבר גם כשראינו את איעד מפקד תחנת עכו בא ואומר שכל הכוחות שלו היו ברמדאן בירושלים והוא נשאר עם תשעה שוטרים, אז מן הסתם הוא לא יכול לתת מענה. אבל זה הכל נמצא אצלי באותו אירוע שבו חייבים להגדיל את המשטרה. כי אם כל רמדאן תמשיכו לשלוח את כל הלוחמים אל ירושלים, מן הסתם בערים שהן מורכבות ובעייתיות יהיה חוסר. וזה מה שאנחנו מנסים להגיד כאן. ואותו דבר, זו גם הסיבה שלא יכלו להגיע ללוד לכל בית שקיבל בקת"ב. וקיבלו בקת"בים לתוך הבית. כי לא היה. לכן אני אומרת, האירוע הזה הוא אירוע שבו אנחנו צריכים לחזק את המשטרה. תדע לך שאני התחלתי את שומר חומות, הייתי בעמדה שכל הזמן אומרת איפה המשטרה, איפה המשטרה? אבל ככל שאתה מכיר ומבין, אתה מבין שהמשטרה נשארה לבד. בהתחלה שקלי ואני אמרנו רגע, למה לא הביאו פלוגה משרגא? הוא היה בסיירת גולני, הייתי גם בחטיבה. ואז ככל שאתה מכיר, אתה אומר לא, חיילים בכלל לא צריכים להתמודד עם אזרחים באירועים כאלה. מי שהיה צריך להיות זה שוטרים. למה הימ"מ בשומר חומות, כל הימ"מ היה על הגבול בעזה ולא חלק מהם בא לתגבר? אבל זה שאלות שאנחנו צריכים,

כי הם היחידה של בני ערובה והיה חשש ממנהרות. הכל בסדר, אני כבר מכירה את הפרטים. ועדיין, באירועים מורכבים אנחנו צריכים לתגבר את המשטרה. ולכן אנחנו עושים את זה גם עם ועדת חוץ וביטחון להעביר מילואים למג"ב. גם לוודא שכל מילואימניק שמשתחרר ממג"ב יהיה. אבל בסופו של דבר, אם שוטר נשאר לבד בחזית מול עשרות רעולי פנים, אני מבינה גם את התחושה של השוטר שבא ואומר אוקיי, אין לי כאן ביטחון בתפקיד שלי. אז עם כמה שאנחנו מנסים, אם בסוף כדי להתמודד עם הוונדליזם בכבישי הדרום סגרו את הכביש, זה אומר שאין לנו מספיק כוח להיכנס שם לכפר ולחסל את ההתנגדות. אז במקום זה הורידו עמודי חשמל. שזה מטורף להוריד עמוד חשמל, זה מטורף. אבל בגלל שפרץ סגן מפקד המחוז סגר, ובצדק, כי זה מה שהיה באותו רגע. במקום לפוצץ מכוניות פוצצו עמודים. אתה לא מבין, אנחנו אתכם באירוע הזה. כששקלי בא ואומר אנחנו רוצים משטרה חזקה ובטוחה, זה שלשוטר ידע שיש לו גיבוי כשהוא הולך להתמודד איתם. ולדעתי, לכן אנחנו כולנו באותו אירוע. גם סיווג האירועים, לא הפרת סדר אלא טרור. כשזה טרור, טרור. עוד פעם, אני לא אוהב את ההתעסקויות במסווגים ככה, מסווגים אחרת. זה שורש העניין. לא, זה שורש העניין לטעמך. זה שורש העניין.

אם אתה באגף משאבי אנוש אז תתמקד בזה ומי שאחראי על לחימה יתמקד בזה. לא, לא, לא.

זו הערה שהיא ממש לא לעניין ובטח שאתה לא מכיר אותו. אתה גם לא מכיר אותו, אז בוא. למה לחמוק מדיון בסיווג?

אם אתה אומר לשוטר שהוא הולך להפרת סדר ושאיתמר בן גביר אחראי לאינתיפאדה ושיש ניצים משני הצדדים, אז אתה מכניס אותו לבלבול, עוד לפני שהוא יצא למשימה. ואם אתה אומר לו למולך אויב, התקוממות לאומנית, אז הוא יפתור את זה כמו שצריך.

בועז, הערה אחרונה שלך. ואני רוצה לעבור לדוד. אני רוצה להתנצל בפני חבר הכנסת שגדלתי במשרד בימ"מ. בגלל זה אמרתי שההערה הזאת מיותרת. אבל עזוב, אני יודעת את זה עוד לפני. המשרד זה חשוב, אבל זה לא השטח.

זה לא קשור, זו הערה מיותרת. מיותרת. ואתה יודע שאני תמיד איתך, זה לא לעניין. מה זה משאבי אנוש, תתמקד במשאבי אנוש? זה היה בתגובה. בוא, אנשים גדלו בתוך המשטרה, מיחידות לוחמות.

זה כמו שעכשיו זה - - - אבל זה לא רלוונטי. זה כן רלוונטי, זה לא התפקיד שלו.

ואתה יודע שאני בדרך כלל מסכימה איתך. זו הערה מיותרת.

הוא לא ראש אג"מ. סליחה.

שני דברים אני אגיד: אחד, אנחנו נמצאים בכל מקום, לא כל הזמן. ומשתדלים להגיע לכל האירועים. יש סיבות, אמר חבר הכנסת, אנחנו לא מטאטאים את הסיבות, הקראנו אותם קודם. לא יודע אם הוא היה בשלב הזה, אם הוא היה או לא היה. דיברנו על שחיקה, דיברנו על עומס עבודה גבוה. דיברנו על שעות, דיברנו על קושי לאזן. דיברנו גם על חלק מהמקומות העדר גיבוי ממפקדים. דיברנו על חלק מהמקומות שהשוטרים מרגישים לא נוח מספיק. וזה בעיות פנימיות שלנו שלהן אנחנו עושים טיפול יסודי. מטפלים בעניין הזה, לא מטאטאים שום דבר.

כשאנחנו בוחנים למה אנשים רוצים להישאר אצלנו בארגון, בסקר האחרון שהסתיים עכשיו, לפני כמה ימים, 50% אומרים תחושת שליחות בתפקיד או רצון לתרום לביטחון האזרחים במדינה. עניין וסיפוק, יציבות תעסוקתית, גאווה והשתייכות לארגון. נכון, עוזבים אותנו 608 איש, אמרנו ב-2021. 2022 אנחנו מקווים שיהיו לנו פחות מתפטרים. הצפי נראה שלפחות תהיה אותה כמות. אנחנו מקווים שהיא לא תעלה, למרות, אמרתי, מצבים עולמיים וכל מה שמתבטא בזה. ועדיין אנחנו צריכים לעשות מהלכים פנימיים שלנו לשפר את מה שאנחנו כארגון נותנים לשוטרים שלנו כדי שהם יתנו החוצה יותר טוב.

דוד מזרחי, בבקשה. ברשותה של גברתי, מאחר ודוד סיטון יותר מבוגר ממני והוא ידבר מהרגש ומהלב ואני מהראש,

אנחנו נשלים אחד את השני. אין בעיה. שלום גברתי יושבת הראש. שמי דוד סיטון. אני מהפורום של השוטרים, הסוהרים והגמלאים ברשת. אחד ממנהלי הפורום. ואני פעיל בנושא הזה ברשתות החברתיות, גם בווטסאפ, בכל מיני מקומות. ולידי, ומוביל, וכל משטרת ישראל מכירה אותו, עופר אשקורי, אני למעשה יד ימין שלו. הוא מוביל את כל העסק. אנחנו עובדים ימים כלילות, 24/7 בנושא הזה של השוטרים של מתפטרים, של מצוקות. וגם אם מתקשרים ב-2:00-3:00 לפנות בוקר, הם זוכים למענה. במיוחד של עופר אשקורי. לא שלי כל כך, אבל של עופר אשקורי. זה מלווה אותנו יום ולילה.

קודם כל, אני רוצה להעיר הערה אחת פה לגבי שוטרים פר אוכלוסייה. הוא מדבר על 3.5 שוטרים ל-1,000 תושבים, זה כולל את מג"ב. מג"ב זה לוחמים. אף אחד פה לא, זה לכסות, זה לזרות חול בעיניים. לזרות חול בעיניים. מג"ב, חייל מתגייס, עושה חצי שנה טירונות, קורס מ"כים בצה"ל, קורס קצינים בצה"ל. בין לבין הוא לומד תפקידי משטרה. הוא יודע לטפל באירוע הכי קטן בתוך תחנת משטרה? לוחם. זו בדיוק הנקודה. 2.5 שוטרים ל-1,000 תושבים. המינימום אם אני לא טועה זה 4.3, הוא אמר 4.5 באיטליה.

אם יש דבר כזה. בנוסף לזה, כמה מאות שוטרים נמצאים בבית מחכים ל-ור"מ. למה הם לא הולכים ל-ור"מ? מאות שוטרים בבית מקבלים משכורת כי אין כסף למשטרה לשלם להם. מה הם מחכים? ועדות רפואיות. ועדות רפואיות. ויגיד לי אם אני טועה פה. ואני אלך, כי פה אנחנו מדברים מדוע מתפטרים השוטרים. אז אנחנו מדברים על הרבה דברים. אבל המכלול של למה מתפטרים, אז אם אנחנו נוגעים בגג שכר, למרות שזה אצלי זה שלישי, אבל אנחנו קופצים. 17% ולא סיפרו לך גברתי, שמדובר בעוד 17%. זה 34% של מפוטרים בגג שכר.

איך הגעת ל-34% תסביר לי. לא, את לא שואלת אותם. ספר להם. בוא, אתה תספר. לא, לא, אתה לא עונה לו. אתם לא עונים. שאלתי אותך איך הגעת ל-34%. אתה אומר כאן דברים, תגבה אותם.

בחמש שנים הראשונות. מה זה בחמש שנים הראשונות? מתי 17% באיזה שנה? זה לא כל שנה, לא ב-2021, לא ב-2022, לא ב-2023? לא ב-2022 ואז זה מתחיל ורץ. מתי זה? עוד שנתיים, עוד שלוש.

אל תגיד דברים סתם.

אתה מדבר איתי על 2025? 2025 ו-2026 ו-2027. זה לא עוד שנתיים. ואיך הגעת ל-34%? ו-17% ב-15 שנה.

איזה 15 שנה? שאלתי אותו על 2025 הוא לא יודע. אני שאלתי אותו לפני כמה זמן מה קורה עם האחוזים? הוא אומר לי כן, אבל זה לא בדיוק. מה לא בדיוק אחרי 15 שנה? אולי הוא ייתן לנו הסבר? לא, הוא לא ייתן הסבר, הוא כבר הסביר.

אני שוחחתי איתו, עם איש האוצר. שוחחתי עם איש האוצר. זה לגבי גם שכר וכדאי מאוד לרדת לעומקו של עניין ולא למה שזורים חול בעינינו. אף אחד לא זורה חול בעיניי, אוקיי? אני עברתי על הסכם גג שכר גם לפני הדיון. לגבי השכר על עצמו. 7,000 שקלים, אבל אף אחד לא סיפר שהמשכורת השוטר היא כמו נקניק סלמי שכל הזמן פורסים ממנו. אז אם רק באחרונה אני עד לזה שגמול השתלמות ב' שהיה תוספת לשוטר,

זה לא להאמין, זה כמו בשוק עבדים. מודיעים להם מהיום למחר, ממחר אין גמול ב'. תקציב. יש את התמריץ 20% שהיה לאקדמאי. כלאחר יד מודיעים לך מהיום למחרת אין 20%, יש 6%, 8%. רק בדבקים יעודיים. ונמשיך עם השכר של השוטרים. כאשר השכר, ואני פה פונה דוגמה לדרגת הרס"ר. יש רס"ר,

רס"ר 5. פעם זה היה שנתיים כמדומני וזה הגיע לחמש שנים. אדוני, לא, לא, תעצור רגע שנייה. אני לא עושה כאן דיון עכשיו על תנאי שכר של שוטרים. סליחה, את רוצה לבוא? לא, לא, תקשיב, שנייה. כשאני מדברת, אתה עוצר. אין לי כאן דיון לא על השכר, לא על שיטת הסלמי, לא על גמול השתלמות.

אתה רוצה לעשות דיון על תנאי שכר של שוטרים? הנה, אני מזמינה אותך גם אליי, נשב, נדבר ונראה. ישבתי עם אביגיל, באה ואמרה לי את הדברים שלה, ננסה לעזור. אני לא עושה כאן דיון. יש כאן דיון מסוים על התפטרויות במשטרת ישראל שהורחב ממחוז הדרום לבכלל. לסיבות, לעניינים. חלק מזה זה כמובן השכר, אבל זה לא דיון על שכר עכשיו של שוטרים. אתה לא עושה לי גם דיון עכשיו על גמול השתלמות,

לא רלוונטי בכלל. אני אמשיך. אם יש לך לעניין של ההתפטרויות, כמו שציינו חברי הכנסת, כמו שהתייחסו מהמשטרה, בבקשה. עומס עבודה. שוטר עובד שבועית 47.5 שעות, בשוק עובדים 42 שעות.

אבל במכלול של החודש הם נותנים 60 שעות יותר. אם נחלק אותם לכל השעות שהם עובדים, הם לא מגיעים לשכר המינימום אפילו וזה עוד חומר למחשבה. חוץ מזה, השוטר עומד בעומסי עבודה אדירים. אדירים. כאשר מפקד התחנה,

צריך לעמוד ביעדים שלו ואז השוטר, אל תכעסו עליי, כן? אף אחד לא כועס עליך. לא, לא, אני מדבר על החברים. אני גם מבינה אותך, אתה זועק מדם ליבך. פשוט לא רלוונטי לדיון עכשיו.

אני יצאתי מהמשטרה, המשטרה לא יצאה ממני. תקשיב, הכל טוב דוד. אנחנו מבינים גם את הזעקה. רק היא לא רלוונטית לדיון הזה. אני מדבר על השוטרים, על העומסים האדירים שהם עובדים. כאשר מפקד התחנה או מפקד המרחב אמור לעמוד ביעד. כי ביעד הזה אם הוא לא יעמוד, הוא יודע יכול להיות שלא יקדמו אותי. אני רוצה להתקדם. זה אין מה לעשות, ככה זה עובד. והשוטר הזה נושא בכל הנטל ואם הוא יעשה, לדוגמה, נתנו לו 15 דוחות על מסכה,

יש מכסות. והוא עשה רק 10, הוא צפוי לבעיות רציניות. עד כדי איומים על פיטורים או אל תיגש לבקש חופש אפילו או מבטלים את הפגרה. לא מעניין אותי איך תעשה, אני רוצה להשיג, תעבוד עוד שעות. זה מה שקורה אצל השוטרים. מבטלים להם פגרות. הולך לאילת עם משפחתו, דוגמה, אחרי שתכנן. אשתו לקחה חופש מהעבודה והוא לקח חופש. לקחו את הילדים, נסעו לבית מלון לאילת. זה נופש מבצעי, 3 לילות, 4 ימים או משהו כזה, אני מקווה שאני מדייק. אחרי יום מתקשרים אליו אומרים לו תחזור בחזרה. אמר להם אני עם המשפחה באילת. אמרו לו 'צורך מבצעי'. הלאה, עוד משהו. לא, בוא ניתן, תשמע, אתה באמת, אני מכבדת אותך. אבל אתה לא באירוע.

אז בוא ניתן לדוד את התוספת שלו לאירוע. כי אני רואה שהוא מחכה.

אז ממש משפט אחרון. אני שמעתי פה את כולם. אם תתני לי עוד דקה או שתיים. לא, לא, משפט אחרון, כי אני צריכה לסיים.

בנוסף, איומים חיצוניים ואיומים פנימיים. חיצוניים זה על ידי עבריינים.

כמו ראית חניית מכוניות משטרה בעומר, בשביל לא להגיע עם המכוניות שלהם שלא ינזקו. איומים פנימיים כמובן מצד המפקדים. ואני שמח מאוד, ופה אני רוצה דווקא,

פנסיית גישור אגב, שחמש שנים אני שומע שמדברים. בצבא יש, במשטרה אין. וידברו עוד 20 שנה. אנחנו מכירים וכבר דיברה על זה אביגיל על הנושא הזה. אני גם שמח להגיד שהמפכ"ל, לאחר שתקף את השוטרים במסכה, פתאום התהפך. קראתי את המסמך, אני רואה שיש תזוזה אצל המפכ"ל. המפכ"ל קרי הוא מנחה בטח את הצוותים שלו, לעסוק בנושאים שהועלו, מקצת הנושאים שהועלו פה ויש עוד נושאים, כגון גירושים. כמות הגירושים במשטרה זה לא יאמן. הריסת משפחות. זה לא טוב לאוצר, כי אם מתגרשים לא נותנים כסף. אבל הולכים לטפל בזה ואני שמח מאוד. אני רק אומר שהמשטרה, הבסיס של המשטרה זה תחנת המשטרה. תחנת המשטרה, שוטר סייר, הבלש, רכז המודיעין, החוקר, איש התנועה. זה בסיס המשטרה. אי אפשר לעשות משטרה קטנה וחכמה, זה רק בסיפורים של רובוקופ שיכול לבוא ולמלא את התפקיד של השוטר בשטח. וקיצצו את התקנים בתוך תחנות המשטרה והרבה תקנים העבירו למג"ב. אני לא מבין לאן זה הולך. למה, אני הולך לכבוש גבעה? אני צריך לשמור על חיי האזרחים. שומר חומות ב' יהיה מרחץ דמים ברחובות ולא רק בערים המעורבות. תודה רבה. דוד. אוקיי. בוקר טוב. שמי דוד מזרחי, אני קצין משטרה, פקד בדימוס. שלושה עשורים שירתי במשטרת ישראל. אני בין מובילי המחאה. דוד סיטון הזכיר את עופר אשקורי, מנשה קרני, אושרת, אביגיל. אני בין היתר נבחר ציבור, חבר ועד שערי תקווה. במשטרה אני דוקטורנט בכלכלה ומנהל עסקים, תחום התמחות בניהול. אני עשיתי עבודת תזה על המשטרה על הקשר בין סגנונות ניהול ובין מחויבות של מפקדים במשטרת ישראל ב-2002 במסגרת התזה שלי. המסקנה, יש נתק בין הפיקוד הזוטר לבין הפיקוד הבכיר. יש פוליטיקה ארגונית. יש קונסטלציה לא נעימה שם. תכניסו לכם את זה לעניין ברשותכם. אני אומר שלמעשה אני באתי כאן לוועדה להציג פן נוסף של ההתפטרות וההתעמרות. אני יחד עם שבעה קצינים, הגשנו בג"צ ב-2019 לביטול איסור ההתאגדות. אני מתעד בתקופה הקרובה להתמודד על תפקיד יושב ראש נשות השוטרים. אביגיל היא מנכ"לית ואת נתת לה עצה לפרוש בשיא. לא, אני רוצה אותה איתי. מה קשור? לפרוש בדיבור.

לא, נראה לך שאני רוצה שהיא תפרוש מהתפקיד? לא, שיבחת אותה. על הדיבור. שהיא דיברה לעניין ואמרתי לה שתעצור. למה אתה צריך להיות יו"ר הוועד של נשות האסירים? נשות השוטרים, למה אסירים? השוטרים והסוהרים. כי היא המנכ"לית. על מנת להקים איגוד ארצי. לא ראיתי דבר כזה. בכל הארגונים הגדולים יש רק גברים, עד שיש ארגון של נשות אתה רוצה להיות יו"ר הוועד? ההיפך, אני רוצה את אביגיל איתי.

ברור שאביגיל איתך. אני גם רוצה שהיו"ר תהיה אישה.

לא, אין לתאר אתכם. באמת. רבותיי,

לנו אצלנו בוועד יש יושבת ראש אישה ואני הצעתי בעדה. אין לי שום אפליה, זה לא חייב להיות גבר. לא, אני רוצה אפליה מתקנת, לא אפליה. לא משנה, מי שהבין אותי, הבין. שיוקם איגוד, שתהיה שוטרת,

זה בסדר,

השוטרים יבחרו. גם ביו"ר נשות הסוהרים יהיה גבר? יושבת ראש ועד נשות השוטרים זאת חדווה קורצברג, היא מ-2005. היא אשתו של חבר שלי, גדלנו ביחד בפתח תקווה. כבודה במקומה מונח. אביגיל היא מנכ"לית והיא מבצעת את היישום של מדיניות. בסדר, הנקודה הובהרה. גם אני הבהרתי וגם אתה. אני מבקש להתקדם, על מנת לתת רקע לוועדה. אני חושב שהוועדה כאן באה לבדוק את נושא ההתפטרות והתעמרות שוטרים. אני רוצה להגיד לכם משהו רבותיי, כל מה שאתם אמרתם כאן זה הדבר הכי חשוב. אבל זה סימפטום, זאת לא הבעיה. הבעיה היא אחרת לגמרי. זה זחילות, זה הפחתת כבוד והשכר של השוטרים. השירות, הקידום. ואני אגיד לכם מילה, אולי היא קצת לא נשמעת טוב, היא לא לחברי האוצר כאן באופן אישי, כי הם כרגע במשמרת. מגה פיגוע זה האוצר במשטרה. אתם חברי הוועדה אין לכם כלי לפקח בפן של התנהלות מול השוטרים. אנחנו האיגוד יכול לתת לכם אינדיקציה. כי אם השוטרים הלכו, לא באו דרך אביגיל, כן? לא מדובר בקרנות. הם באו דרך הצינור. הם מפחדים, כן? זאת אומרת יש כאן משהו שורשי יותר למטה. אתם הבנתם את הבעיות, אני לא רוצה לרדת. זה סימפטום. הבעיה היא שאין ייצוג הולם.

אין ייצוג. מה זה אין ייצוג? אתה רוצה שיהיה ועד למשטרה?

יש חוות דעת של היועץ המשפטי של ההסתדרות ל-2009,

שאומר שמותר להתאגד. בגלל שזה קודם כל, החלטת הממשלה ב-79 היא בניגוד לחוק יסוד מ-92. אתה מדבר על האיסור להתאגד? הוא רוצה שיהיה ועד בתוך המשטרה.

אני קורא לו איגוד ארצי. זה ועד. תשמע, אנחנו איבדנו אותך.

זה ארגון ביטחוני, איזה ועד? עכשיו יבוא, מספיק מה שהיה בכבאות. איזה ועד? רק לסבר משהו. איזה ועד? אתה רציני? שבגוף ביטחוני עכשיו יחליטו שצריך לתת שנ"צ לשוטרים?

את יודעת שהם משנים את השכר על ימין ועל שמאל? המשטרה לא יודעת. צה"ל שם את אנשי האוצר שלו בתוך המשטרה, בתוך ממוני השכר. ב-2012,

ועדה פריטטית שזו ועדת השוואה, אוקיי? היו שלושה נציגים מהאוצר. המנכ"ל לבט"פ, רותם פלג או משהו כזה, היה ראש אגף התקציבים,

והממונה על השכר. רבותיי, הם גונבים את המשטרה מתחת לרגליים. אתם חברי הכנסת יש לכם תפקיד חשוב. תגיד לי, אתה פשוט מזלזל במשטרה. אתה חושב שהם לא יודעים מה הם עושים? הם יכולים לקבל ביקורת, הם יכולים לבוא ולהעיר. אבל הם לא יודעים על מה - - - המשטרה צריכה שאתם תגידו להם מה התקנים ומה השכר. היא יודעת לעבוד טוב מאוד. הבעיה שצריך להגדיר לאנשי האוצר כמה תקן פר אוכלוסייה וכמה שכר. אבל אני רוצה לבוא ולומר לכם. מילה אחרונה, כן? אני מסכם את זה בהחלטת ממשלה. החלטת ממשלה קבעה שיהיו ארבעה מנגנונים, שלא יוקם ועד. הראשון בהם, והוא הכי חשוב, להקים ועדה ציבורית של 25 איש,

ועדה לרווחת השוטר. אתם יודעים מתי פעם אחרונה היא הוקמה? לפי פקודת המשטרה. היא הוקמה פעם אחרונה על ידי השר לבט"פ בשנת 1990. אוקיי? בשנת 1990. נציבת קבילות השוטרים, שהיא המנגנון שלי שמגן על השוטרים שיוכלו להיות בקבילות. בשנת 2003 קיבלה הוראה מראש את"ב דרך המנכ"ל, להקפיא מינויים רטרואקטיביים. המשטרה אמרה שהיא עושה ביקורת על זה.

אין עליה מרות החוק. ביקורת 6/2003 ביקשתי מהמשטרה, המשטרה מסתירה. יש לי למעלה מ-80 הליכים מול המשטרה. בג"צ הפיל לי את ההליכים, כן, בצו חוסם. שאסור להם. בואו נלך למנגנון השלישי שזה נושא של דין משמעתי. אפשרו להם לערער. אתם יודעים מה קורה בערעורים? אני אומר לך שמוכרים אותם. אתם יודעים שבוועדת המעקב הפריטטית זה לא מי רוב. פריטטית זה אם יש חוסר הסכמה זה צריך להגיע לממשלה. זאת אומרת אם אין הסכמה. עכשיו מה קרה? נדחפו שם אנשים, לא ידעו. חשבו שאם זה רוב, אז זה מה שקובע. אתם יודעים בכלל שוועדת המעקב בוטלה בשנת 1984 בהחלטת ממשלה 992? הוקמה ועדת שרים. שר האוצר, שר לביטחון ובט"פ. רבותיי, מה שאני מבקש, אני מנהל דף פייסבוק שנקרא מצביעים ברגליים. הקמת איגוד ארצי לשוטרים וסוהרים וגמלאים. אני אהיה מרטין לותר קינג של המשטרה. אני אקים איגוד, עם השוטרים, בלי השוטרים. על פי החוק. ואם לא יהיו שוטרים יהיו הנשים שלהם. ואני מבטיח לכם, אני קורא לכם,

אנחנו האיגוד נהיה השגרירים. ואני אתמודד לתפקיד ראשון, יושב ראש. אני מאחלת שזאת שתעמוד כיו"ר הארגון של נשות השוטרים והסוהרים תהיה אישה.

אין לי שום בעיה.

לא, אני אומרת לך, יש הרבה שיאים בוועדה הזאת. גברים בונים חומות, נשים - - - גשרים. בסדר, אני אין לי שום בעיה.

בבקשה חבר הכנסת סופר. רק הגשתי נייר לוועדה, חשוב שתקראו.

אני גם אקרא אותו.

אני ככה אפשר לומר שתחושתי שהדיון די מוצה. אבל הוא עדיין לא נוגע בנקודה ואני יוצא מפה מוטרד. כי אני חושב שאחרי שומר החומות ולאור הפשיעה היום יומית שאנחנו חווים במדינת ישראל, ברור שצריך לשנות פה משהו באופן דרמטי.

לחכות לתקציב 2023 זה נחמד, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעשות פעולה דחופה, מיידית, לייצר את השינוי כבר עכשיו. ככה בין השורות ניתן לשמוע שהייתה פה תקלה. אני חושב שגם את חושבת כך ואני גם מרגיש שאני מכה על חטא בעניין הזה. שתקציב ביטחון הפנים היה צריך לגדול בצורה דרמטית וממילא גם כן להשפיע באופן דרמטי על היכולות של המשטרה. אני חוזר על זה כבר עשרות פעמים לדעתי, שלמשטרה אין את הכוח אדם כדי לבצע את המשימות שהיא נדרשת לעשות היום לאור שינוי המצב. ומותר לנו להודות בטעות. במקרה הזה,

לממשלת ישראל, ולהגיד בנקודה הזאת של תקציב ביטחון הפנים כשלנו. ועכשיו צריך לצאת למקצה תיקונים.

אני אומר שלך בעניין הזה, גברתי יושבת הראש, יש תפקיד חשוב שאת עושה אותו. זה להרים את קרנה של המשטרה, להרים את הצורך של המשטרה במציאות הנוכחית. אבל לעניות דעתי זה לא מספיק. אני כל הזמן מהרהר מה יגרום לי להבין שאני יכול לישון בשקט בלילה ושעשינו את עבודתנו בפיקוח הפרלמנטרי כחברי כנסת. מה יגרום לי להבין שבמבצע שומר החומות הבא, שלדעתי יהיה קשה משומר חומות הקודם. כאתגרים, יאתגרו אותנו בצורה אחרת. אולי תהיה חזית מדרום ומצפון. יו"ש עכשיו לא אתגרה אותנו. וצריך לומר את האמת, אנחנו לא שבעי רצון מאופן הביצוע של שומר חומות הקודם. ולכן אנחנו צריכים להיות עסוקים באיך תיראה ההיערכות האופרטיבית של שומר החומות. אני לא יודע מי במשכן ייפסק לו. זאת אומרת, לכאורה זה תפקיד המפקדים. אבל הואיל והיה פה כבר אירוע אחד והיה צריך להיות פה איזה מיני אגרנט קטן, היה צריך להיות כאן, הייתה צריכה להיות כאן איזה שהיא ועדה אחרת. לומר את האמת, לא סומך על שר הבט"פ שיעשה את זה לבד.

יכול להיות שכן. לא סומך. חובתי לראות שהדברים יקרו אחרת. חובתי כפרלמנטר, כחבר כנסת. היום חובתי לדעת שיש לנו היערכות.

זה לא יעשה לבד עם הבט"פ, זה צריך להיות, אני מזכיר שאמרתי את הדברים האלה בדיון הראשון, זה צריך להיות עם חוץ וביטחון.

איך בדיוק מתייחסים לוואדי ערה, איך הוא בדיוק ייראה, איך ייראו הערים המעורבות. עכשיו דיברתי על שומר החומות "העתידי". אני רוצה לומר שבשגרה אנחנו לא עומדים במשימות.

שמעתי את הדברים שהוא אמר וזה בסדר גמור שהוא אמר אותם ואני מכבד את פעילותך המבצעית ובאמת, אני לא עשיתי את מה שאתה עשית. אבל אני אומר שאני מצפה, אותי מאוד זעזע הצילומים מדיר חנה בשבוע שעבר. הירי ממש באור יום.

אבל זה היה לאור פרוג'קטורים,

אנחנו במציאות קטסטרופלית מבחינת ביטחון הפנים. עכשיו פה מותר לנו לבוא ולשפוך כסף על משטרת ישראל. לבוא ולעשות גיוס דחוף, מאסיבי. זה לא קורה, אני לא מרגיש שזה קורה. ואני לא רואה אם יהיה עוד דיון המשך שזה יקרה. יכול להיות שצריך להקים פה ועדת משנה. יכול להיות שאת צריכה להחליט שאת עושה פעם בשבוע דיון מסווג, כוח אדם, לא יודע. אבל צריך לקרות כאן משהו שיזעזע את המערכת. אני לא רואה את המערכת מזדעזעת ואני לא מצפה שזה יגיע מצדם של המפקדים. הם עושים את התפקיד שלהם, בסוף הם צריכים לדעת לעמוד במשימה. יש משהו שזה באחריות של הדרג המדיני יותר.

רות, את רוצה להעיר הערה, כשאנחנו מסכמים? אני רוצה להודות לך גברתי יושבת הראש, על ההזדמנות לדון בדבר הזה שהעליתי היום. אני רוצה להודות לכם שאתם יושבים ועונים על שאלות. אני חושבת שהשאלה, ממה שאני שמעתי כאן היום, היא שאלה לאוצר ולאגף התקציבים. אני לא מאשימה. אני אומרת, אנחנו התפקיד שלנו להסתכל באופן ביקורתי. באופן שיש לו תפקיד של פיקוח, של תיקון. ובסוף אנחנו צריכים לתת את הדין לאזרח. ויש פה לקונה. והלקונה היא באוצר. אם אחרי זה, אם המילוי של אותה לקונה יש ניהול שהוא פחות אופטימלי מבחינתנו, בגוף הזה, אוקיי, על זה אנחנו נוכל לפקח. אבל ברגע שאין את הכלים, כמי שגרה בלוד, את עשית פה לא מעט דיונים גם על זה. כמי שמכירה היטב את החברה הערבית. ודיר חנה, זה היה אולי לפני כמה ימים, אבל כל אחד יודע שזה קורה כבר הרבה זמן לאור יום, בלי מסכות. זו זוועה שלא תתואר. זה לא יאומן מה שקורה פה. חייבים לתת את הדין לדבר הזה, אחרת אוי ואבוי לנו. אנחנו לקראת מספר אתגרים גיאו-אסטרטגיים מכמה זירות. ואוי ואבוי, ואני אומרת את זה פה בלי פופוליזם, בלי שום דבר, מאהבה טהורה של המקום הזה. אוי ואבוי לנו אם אנחנו לא ניתן את הדעת לאיך המקום הזה צריך להתנהל מבחינת חוק וסדר בפנים. ולכן אין פה ביקורת, אין פה עניין של הטחה. יש פה עניין פשוט. חייבים פה כסף תוספתי, כי לדעתי זה לא סובל את מבחן התוצאה עד 2023. נקודה.

תודה רבה לשני חברי הכנסת, גם רות וסרמן לנדה וגם אופיר סופר, שניהם יזמו את הדיון הזה, גם במליאה. זו רות יזמה, אני יזמתי משהו אחר. לא, אתם שניכם אבל באירוע הזה. אתה בדיון מהיר שלא אושר ואצלה בהצעה. לא משנה, שניכם מציעים, יוזמים באירוע הזה. תראו, אני אגיד בקצרה.

אני מודה באמת למשטרה, גם לראש אג"ת, גם לראש אמ"ש. קודם כל, הנוכחות שלכם פה, הרצינות שלכם בדיון, משנה את כל האירוע. זה מאוד חשוב לי גם שתעבירו את זה הלאה. ברגע שיש נציגות ראויה ומתאימה של משטרת ישראל, כל הדיון מתנהל פשוט אחרת. ולכן כשאנחנו נמצאים, לשמחתי בוועדה הזאת זה קורה. מגיעים ברצינות, מכבדים אותה. אבל זה מאוד מאוד משמעותי. כי תראו איך כל השיח פה בכלל הגיע למקום אחר, וזה בגלל שאתם שולטים בפרטים וברצינות רבה. אז על זה תודה לכם. תראו, אני אמרתי את זה ואני לא אחזור. אני חושבת שיש לנו בעיה אמיתית עם המשרד לביטחון פנים מבחינת תקציב. אני חושבת שאמרתם את ה-חמש חמש חמש של המפכ"ל. אבל זה יעד שאנחנו נצטרך לסייע למשטרה כוועדה וכחברי כנסת בקואליציה.

אתם אומרים זה הרבה 2023. עכשיו מתחילים הדיונים על 2023. עכשיו אנחנו צריכים להיות שם גם אני וגם רות כמובן, סופר אתה גם עוזר, אבל הנוכחות שלנו, כמו שאתה יודע, בסוף תכריע. צריך להיות שם. צריך להיות בתוך הדיונים. כל דיון כזה מעלה את הצורך האמיתי של להגדיל את המשטרה. ולכן אני נתתי פה כבר את הנאום שלי על כמה חשוב ביטחון פנים,

אבל כן, חלק מזה זה גם שומר חומות הבא. ברור לי שכן. ברור לי שכן. ברור לי שככל שנחזק את המשטרה אנחנו נשלם הרבה פחות. בסוף גם לשומר חומות, מעבר לנזק ולהרוגים והפצועים, זה עלה המון כסף. שבסוף המדינה תשלם אותו. אז אם בכוח מתוגבר יותר, בניהול יותר טוב של אירועים. מעמודי חשמל שהעלות שלהם היסטרית למדינה ועד לארגוני פשיעה שאנחנו משלמים. ולכן יש מה שנקרא - - - מונחים שאנחנו מכירים, שאנחנו יכולים לחסוך אותו עכשיו בניהול נכון ובתקצוב נכון של המשטרה באירוע הזה, אנחנו נהיה לגמרי שם. אני חושבת שעלו פה כל מיני דברים וגם כתבתי לעצמי. חלק מזה זה הכשרה של השוטרים. אני מציעה גם שהוועדה לביטחון פנים, שמסיירת הרבה ומגיעים הרבה חברי כנסת, תגיע לבית ספר לשוטרים. תדבר, אני מאוד התרשמתי בביקור שלי שם. תבין עם מה שוטרים מתמודדים. תדבר עם קורס של שוטרים. אני חושבת שזה סיור משמעותי, שנוכל להכיר יותר לעומק את האירוע. לגבי הסכם הגג של המשטרה. תראו, גם יו"ר הכנסת מיקי לוי פנה אליי בעניין הזה. אנחנו מוטרדים, אוקיי? אנחנו מוטרדים בעיקר מהמספרים. בעתיד אני אשב עם המנכ"ל למשרד לביטחון פנים, כבר ישבתי איתו בעבר, ביחד עם המשטרה. אם תרצי, אני גם אזמין אתכם. ונבין את האירוע לעתיד, כפי שגם אתם ציינתם, כדי להבין. וגם בשיחה שהייתה לי עם אביגיל באמת על העתיד של המשטרה. כי אנחנו כן רוצים לתת ביטחון לשוטרים שנמצאים. ראיתי את השוטר במסכה. ראיתי, אני עוקבת אחרי הזה. אני חושבת שבסוף זה היה מאוד חשוב. אנחנו צריכים לדעת. הציבור צריך לדעת עם מה מתמודדים השוטרים. ואני חושבת שגם המפכ"ל לקח את זה למקום אחר. ראיתי גם את ולדמן, העוזר של המפכ"ל, נמצא שם. אנחנו צריכים להבין. הרי בסופו של דבר אותו שוטר שנמצא ומרגיש שאין לו גב, הוא מרגיש שהוא חושש להיכנס למקומות. אם שוטר חושש, מה יגידו האזרחים? זה מה יגידו אזובי הקיר? ולכן אני חושבת שאותם תחקירים הביאו,

חשוב לנו בסוף הגיבוי הציבורי. וזה שהציבור יבין ששוטרים צריכים לקבל גיבוי. לקבל גיבוי מהכנסת והממשלה. ולקבל גיבוי גם מהמשטרה. ונתונים וכאלה על כמה הבאת, מסכות וזה, אם זה באמת קורה, זה דבר שכמובן חייב לעבור. אין לנו עניין. אני רוצה למדוד שוטר בזה שהוא מספיק נמצא במקום בשביל להגן על הציבור. זה התפקיד של המשטרה. לא כמה דוחות חילקת, אלא כמה באמת היית במקום שהציבור הכי צריך אותך. ולכן לאירוע הזה ולתחקיר, אני חושבת שצריך להסתכל על הדבר הטוב בו. ובטח שגם המפכ"ל לקח את האירוע ברצינות. עכשיו רציתי להגיד עוד משהו. המשטרה, כמו השב"ס, לא צריכים ועד. עם כל הכבוד, בשביל זה יש את נשות השוטרים והסוהרים, שהם מובילות ועושות עבודה נהדרת.

לא, לא, אל תפריע לי. אני לא הפרעתי לך כשדיברת, למרות שהיו לי שם הרבה דברים. אנחנו צריכים אתכם בקו של החזית כשהם לא צריכים להיות שם. ולכן אתם תהיו חלק בלתי נפרד מהוועדה הזאת. אמרתי את זה גם כשנפגשתי אתכם. זה המקום שלכם, זה הבית שלכם בכנסת. אין יותר להתפזר בכל ועדות אחרות. כמו שהמשטרה נמצאת כאן, גם אתם תהיו כאן. וכל דבר שנוכל לסייע אל מול האוצר נעשה.

לא פה מול הוועדה, אבל זה גם חשוב לי שתדעו, כי זו פעם ראשונה שאתם נמצאים פה. אנחנו כוועדה ממשיכים ללוות את אירוע שומר חומות. אני פניתי לראש הממשלה בשבוע שעבר לכנס את הקבינט המדיני ביטחוני. אני חושבת שפעם ראשונה המשטרה צריכה לבוא ולהגיד. וזה לא מספיק שסופר דיבר על זה. אבל אנחנו חברי הכנסת מבינים, השרים חייבים להבין את גודל האירוע. ככל שיהיה לנו תמיכה של הממשלה, תהיה גם אפשרות לתקצב את זה. וכששרים ישבו בממשלה ויגידו שאם משרד לביטחון פנים גדל במיליארד וחצי, המשטרה גדלה במיליארד וחצי, הם יבינו שיש בעיה. ולכן פניתי לראש הממשלה. אני מצפה גם לתשובה שלו. הבנתי שזה היה אמור להיות אתמול. אבל בגלל המצב עם האומיקרון זה נדחה. אבל לפחות הבנתי שהבקשה שלי דווקא נשמעה. אני חושבת שהאירוע הזה חייב להגיע בפני שרים. וכל השרים בממשלה חייבים להבין את שומר חומות. חייבים להבין שאם יש מצגת ובמצגת אומרים פה בשבוע שעבר שיש 90 מקרים במקביל, המשטרה לא יכולה לטפל בזה. לא יכולה לטפל בזה. ולכן גם באירוע הזה אנחנו ממשיכים ללוות את שומר חומות כאן בוועדה כדי באמת לקדם את המשטרה בעניין. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. אני יכולה להגיד לכם שגם ראיתי את העבודה של המפכ"ל לגבי ההתעמרות במשטרה. ואם נצטרך נעשה על זה דיון, כדי להבין את הנושא הזה של ההתעמרות בתוך המשטרה. שזה חלק כמובן שגם עלה באירוע הזה של שוטרים שצריכים לעמוד בכללים מאוד מאוד בעייתיים מול המפקדים שלהם. אז על זה אנחנו מוכנים גם לקדם דיון כאן בוועדה. אמרתי את זה גם למפכ"ל וגם אני חושבת שזה נושא חשוב שלקחתם את זה. כי בניגוד למקום שבו בחברת הייטק כשלא מוצא חן בעיניי המנהלת או ראש הצוות,

לא עבדתי בהייטק, אני קמה והולכת ועוברת לחברה אחרת. פה אני רוצה שהשוטר יישאר. אבל אם המפקד מתעמר בו שכן יקבל איזה שהוא טיפול.

תראו, אני חושבת שעברנו די על הכל. אני בסך הכל רואה כאן נתונים יחסית סבירים, לפחות מהבחינה הזאת של המספרים. ברור לי שמעבר למספרים יש כאן אירוע שצריך לטפל בו בתוך

והוועדה הזאת תעשה את זה כמו שהיא עושה כל הזמן במעבר של ביקורת באופן קבוע על ההתנהלות של המשטרה. אני מודה לכולם. הישיבה נעולה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:22.